ישיבת מליאת הכנסת. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק פ/4038/24 וכלה בהצעת חוק פ/4067/24: הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים (תיקון, סעיף העונשין), התשפ"ב 2022, מאת חברי הכנסת אבי דיכטר, גילה גמליאל, קרן

בחקלאות (תיקון מס' 9), התשפ"ב 2022, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 103) (שופט עמית), התשפ"ב 2022, הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 16), התשפ"ב 2022, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה); הצעת חוק משפחות חיילים שנספו

רק על הבסיס הזה, שר התיירות. הממשלה הזאת היא ממשלת שנאת נתניהו. בראשה עמד,

ניצח את ברק, גם בזמן הכהונה הקצר ביותר וגם בעומק הכישלון,

ממשלה שבשנה אחת, שר התיירות, החריבה את כלכלת ישראל, הטילה מיסים כמו שלא הוטלו בישראל עשרות שנים,

הממשלה הבאה בראשות הליכוד ונתניהו, יהיו חייבים בהם, לשיקום מהיר, ורק ממשלה לאומית בראשות נתניהו והליכוד, שתוקם בעזרת השם בחודשים הקרובים, תוכל לעשות זאת. אתם, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שצעקתם "שחיתות", "סוף הדמוקרטיה", "הדמוקרטיה בסכנה" אתם מדברים. אתם מדברים. אתם רוצים להעלות חוק שרק במשטרים אפלים, השר רזבוזוב, במשטרים אפלים, אדוני היושב-ראש, אתה ראש הרשות המחוקקת, אתה עומד בראש הסמל של המוסד שהוא סמל הריבונות של ישראל, במשטרים האפלים ביותר מונעים מראש האופוזיציה, שקורא תיגר בדרך לניצחון על הממשלה המכהנת, מונעים ממנו להתמודד. זה באמת דבר שהדעת לא סובלת.

הצומת שליד הבית שלי ריק מן הדגלים השחורים. היכן אתם, הדגלים השחורים? היכן התנועה לזכויות האדם? היכן התנועות שרוצות דמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה ודומיו? היכן הן? מילה אחת: מותר לעשות נגד נתניהו חוק פרסונלי, שעוד נדבר בו ככל הנראה, אם תצליחו לגנוב משהו בסדר-היום, ואתם מדברים על סכנה לדמוקרטיה? הרי אדוני היושב-ראש, זה חוק פשיסטי, זה חוק של מדינות טוטליטריות. אגב, אני לא מתפלא, את הקואליציה הזאת מובילות מפלגות טוטליטריות, לא מפלגות דמורקטיות. טוטליטריות.

טוטליטרית, ישראל ביתנו, טוטליטרית, תקווה חדשה, השד יודע איך קוראים להם, טוטליטרית, שתי מפלגות אחרות, שיש לי איתן תהום עמוקה של אידיאולוגיה על שלמותה הטריטוריאלית של הארץ, על התפיסה הכלכלית, על היחס לסכסוך הישראלי פלסטיני, דווקא הן, העבודה ומרצ,

דווקא אצלן יש בחירות דמוקרטיות,

מסוים של בחירות דמוקרטיות. במפלגת העבודה, אגב, יש פריימריז. אדוני היושב-ראש, לפני שנה בדיוק, בחודש יוני 2021, עמדתי על הדוכן הזה,

את הצעת האי-אמון הראשונה בממשלת בנט-לפיד-עבאס.

לפני שנה. ומכל ההתרעות, לצערי, מכולן, מכל אשר יגורנו בא לנו: השחיתות, הרפיסות, הרכנת הראש מול האויב הערבי.

בשנה אחת מה שנבנה ב-74 שנים. והיום אנו לומדים, ובזה אני אסיים, אדוני היושב-ראש, כיוון שאני, כן, יש לי תעודת בגרות מן הגימנסיה העברית הרצליה, יש לי גם תואר ראשון, יש לי גם תעודת בגרות. יושבים כאן אנשים מאוד מלומדים. בגימנסיה העברית הרצליה ישב ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד.

אומר היום עיתונאי מן השמאל, תשימו לב להתנשאות: הצ'חצ'חים הפכו לאספסוף, כוחות האופל, המחלה ממארת. אתמול היה באיזה ערוץ רדיו שהתראיינתי בו חבר מן הספסלים האלה, מדבר על משיח השקר. ובכן, מן הגימנסיה העברית הרצליה אשר בתל אביב לי יש תעודת בגרות, לרוב חבריי כאן יש השכלה, בוודאי מינימום של בגרות ותואר ראשון, והינה אדם שבא ומדבר טובות על ראש ממשלת המעבר,

לצערי, ארבעה חודשים יותר מדי, מעז בהתנשאות, בגזענות, בפטרונות, שאיש מספסלי הקואליציה לא גינה, זה היה נוח לכם, זוהי המהות שלכם:

גזענות, יהירות. אני באמת שואל, שאלו פעם החברים בתיכון ובמקומות אחרים: מי אתם חושבים שאתם? מאיפה הבאתם את כל השנאה, את כמויות הרעל? ואחר כך עוד מדברים על רעלים. כמה רעלים הכנסתם למדינה הזאת בשנה האחרונה? הציבור מביע בכם אי-אמון, לא סיעות האופוזיציה. מושחתים, נסחטים, נכשלתם. גזענים, יהירים, תלכו כבר. תלכו, ריבון העולמים. הרסתם הכול, ואנחנו נשקם. תודה רבה. חבר הכנסת בן צור, בבקשה, סליחה, אפשר אולי לחבר את שניהם יחד. רגע, לא יודע, יש נציגים שונים. סליחה, חשבתי שהשר הנדל משיב יחד, אז אני מתנצל. השר הנדל, בבקשה.

לא מורידים אותו. אבל לא הספקת. וגם לא הייתי שליח ציבור כבר הרבה זמן בבית כנסת.

אופיר, תן לנו רק הסבר על 34 שרים. אצלם 34 שרים זה בסדר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אפילו הנורבגים זה פחות עלות משישה שרים נוספים ומשרדים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת אקוניס, אכן נאום מרגש. אני לרגע חשבתי באמת על השנים הטובות שהיו לנו כאן עד לפני שנה. לא 74 שנה, אגב, בחשבון מתמטי זה 73 שנה, אבל באמת עד לפני שנה היה נהדר. כשאני הגעתי ללוד לפני שנה וקצת, בתקופת ממשלה אחרת, כשירו עליי שם, יורים על חבר כנסת בלוד, השמיים זרחו והכול היה נראה נפלא.

לפני שנה, שומר החומות. זוכר אירוע כזה? זוכר אירוע שירו בו על אזרחים ישראלים, על יהודים? פרעות בערים המעורבות? אתה זוכר ירי רקטות לכיוון תל אביב או שהיה נפלא? ואז נזכרתי שכשיצאתי לשירות מילואים בצוק איתן או בעופרת יצוקה, כמה נפלא היה. היה שקט מוחלט. שקט מוחלט. לא היו רקטות על הדרום. תשאלו את תושבי הדרום. סך הכול היה רגוע ושקט. לא על תל אביב. גם על תל אביב, בוודאי. וכשנזכרים מה היה בנגב ובגליל, הכול פרח ושגשג. למעשה, מי שמכיר פה את ההיסטוריה שלנו, שהתחילה רק השנה, בעצם, כפי שאמר חבר הכנסת אקוניס. פרוטקשן התחיל לפני עשרה חודשים, פוליגמיה בנגב ובגליל התחילה לפני שבעה חודשים, ופשיעה, מושג כזה שהכרנו אותו רק בשנה האחרונה, זה מלפני חמישה חודשים. כל זה לא היה לפני כן. כאשר חבר הכנסת אקוניס היה חלק מממשלות ישראל שמעו שמועות על משהו שקורה בנורבגיה או בארצות מרוחקות, בארצות הברית, באזורים הכפריים, שמעו שיש כאלה דברים כמו פשיעה ורקטות. היה איזה מישהו שהבטיח שהוא יכריע את החמאס, אבל הוא לא עשה את זה. פה לא היו דברים כאלה, לא היה פה חמאס, הייתה רק משילות בנגב ובגליל. היה פה שקט ושלווה. ובעיקר המחירים. כשאנחנו נזכרים במחירים הנוחים עד לפני שנה אנחנו רק יכולים לקנא ולהרהר בערגה אילו ימים אלו היו. מחירי הדירות בשתי משכורות היית קונה דירה לפני שנה. הכול השתנה. ירקות, פירות, הכול היה פה נוח. אומרים שהיה פה שמח לפני שהגעתי, לפני שנולדתי אני לא יכול להגיד, אז לפני שהגעתי. אז לפני שהגענו לממשלה היה פה שמח. הכול היה שמח. שום דבר לא השפיע על מדינת ישראל, ובימי נתניהו ואופיר אקוניס העם חגג ברחובות מדי יום. הייתה אפילו תקופה שהוא יצא לפארקים עם אוהלים כדי לחגוג את הקיץ ואת הפריחה. היו ימים אחרים, שבהם נורו זיקוקים כאלה מעזה לכיוון תל אביב. אנשים עלו לגגות כדי לחגוג את היופי ואת הפריחה הגדולה של היחסים הבין-לאומיים. ובכל זאת, אחרי שדיברנו על הימים הטובים שאותם שם אופיר אקוניס על ראש שמחתו, ואת התגובה אליהם,

שכללה התנתקות מרצועת עזה ושחרור מחבלים, כמובן במדינות אחרות, 1,005 מחבלים, ואת פינוי חברון, ועוד כל מיני מהלכים, שזה לא הזמן להזכיר כי הם לא היו מעולם בעצם, אז בואו נדבר קצת על מה שקורה בממשלה הזאת. אני נפגשתי הבוקר עם סגן נשיא הבנק העולמי. הוא הציג עבודת מחקר גדולה שהם עשו על ההשפעות הכלכליות הרוחביות של פריסת סיבים, משהו שאתם יודעים שאני אוהב לעסוק בו מעל הדוכן הזה, ומתברר שנגישות של האינטרנט מעלה את הסיכוי למצוא עבודה מ-7% ל-13%. אני נזכרתי איך לפני שנה וחצי הייתי צריך פה לרדוף אחרי שרים מהליכוד כדי שיסכימו להעביר את רפורמת

ואיך הייתי צריך לגייס ראשי ערים כדי שילחצו על הליכוד שיעבירו את רפורמת הסיבים. לטובת מי רפורמת הסיבים? לא לטובת איזה פלוני-אלמוני באיזו מפלגה, לא לטובת קוניונקטורה פוליטית, רק לטובת אזרחי ישראל.

אתה יודע שבנוהל אני מציין את מרגי, שהיה יושב-ראש ועדת הכלכלה, ועזר לי מאוד והעביר את הרפורמה בוועדה. לטובת מי זה היה? לטובת אזרחי ישראל. בסוף זה עבר, והיום אני שמח שהבנק העולמי בחר להגיע למדינת ישראל, ללמוד מאיתנו על פריסת סיבים ואיך זה עוזר לכלכלה, כי הם רוצים להעתיק את המודל

לבוא ולחשוף בפנינו את המחקר, כי מדינת ישראל הפכה להיות המדינה עם הקצב הכי גבוה בעולם של פריסת סיבים. ועיקר הגאווה, שזה קורה בפריפריה, לא בתל אביב או במרכז, ששם זה קורה גם כך, כי יש תחרות, אלא במקומות מרוחקים: בנגב,

בבקעת הירדן, באיו"ש. לכן אני רוצה להגיד לכם שכשמסתכלים על הממשלה הזאת ועל התוצאות שלה, מבינים שהייתה פה עבודה. אפשר לא לאהוב את הממשלה הזאת, אפשר להתנגד לה מהאופוזיציה, אפשר לבקש להפיל אותה כחלק מתהליכי אופוזיציה, אבל אי-אפשר להעלים תוצאות, אי-אפשר להעלים תוצאות לא במבחן ההיסטוריה ולא במבחן האזרח.

כשאתם מדברים על כך שאתם חייבים להפיל את הממשלה, הרי הייתם יכולים בכל רגע נתון, אם היה נורא חשוב לכם שתהיה ממשלה אחרת, בכל רגע נתון נתניהו יכול היה ללכת והייתה פה ממשלה רחבה, ממשלה שונה, ממשלה הפוכה, מה שהייתם רוצים. אבל בחרתם שלא לעשות את זה. בחרתם להעדיף את טובתו של אדם על השינוי המיוחל שאתם מבקשים. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו כולנו כלים בסוף. הפוליטיקה היא כלי לספק את אזרחי ישראל, כדי לתת להם שירות טוב, כדי להעניק להם ולענות על כל צרכיהם. כשאנחנו פה מתווכחים, אנחנו יוצאים למערכת בחירות, ואני משוכנע שיהיו ספינים, דיונים וויכוחים איך, כמה ולמה, ועוד נתווכח, מה שאני מבקש מאזרחי מדינת ישראל, לא מאיתנו, שיזכרו את זה, וכדי לבדוק אם אתה סיפקת את אזרחי מדינת ישראל והענקת להם את השירות הנכון, מה שצריך לעשות הוא לבחון אך ורק תוצאות.

תודה רבה לשר. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. תודה. אם כל

כנסת נכבדה, בימים אלו מתנהל ויכוח עז בציבוריות הישראלית, ויכוח שגורר אותנו לבחירות חוזרות ונשנות

יש בישראל כיום מחלוקת קשה מיהי הקבוצה שתנהיג את המדינה הזאת בעתיד: האם ימשיכו לשלוט עלינו אנשים שבעים ומנותקים, אנשים שהסולידריות החברתית שלהם טובה לתרומות מרגשות שמצטלמות היטב, אנשים שאוהבים לדבר על התחממות גלובלית ועל נושאים חברתיים מסביב ליצירת אומנות רחבה שעושים אומנים מיוסרים? אנשים שנוהגים לצקצק בלשון בכל פעם שהקפה מוגש בטמפרטורה הלא-נכונה לפי הטעם המדויק שלהם? המחלוקת היא האם המנותקים, השבעים, ימשיכו לקבוע בכפייה לכולנו את סדר-היום הציבורי ולהחליט מי ישלוט פה במערכות השלטון,

יקבעו לנו את האופי של המרחב היהודי בארץ תוך הרס הסטטוס קוו ורמיסת השבת ומערך הכשרות? האם הם ימשיכו להרוס את המועצות הדתיות ואת הגיור כהלכה וחלילה ייכנסו לכאן גויים רבים? האם הם ימשיכו לכרסם בממסד הרבני, שמתנגד להרס היהדות שלהם? האם הם יהרסו ויפגעו במערכת החינוך הכללית, שמנסה להנחיל ערכים מסוכנים לילדים ומבוגרים במסווה של חופש וקדמה? האם המנותקים והשבעים יקבעו סדר-יום מסוכן למדינה ולחופש המחשבה של האזרחים באמצעות תקנות וחוקים שיקבעו את הטרללת שהם מביאים מאמריקה, טרללת שאפילו הגויים באירופה השמרנית מתנגדים לה, טרללת של שיח שהורס כל חלקה טובה של חינוך למסורת ולערכי ליבה של משפחה ושכל ישר? האם הם שיקבעו מי האנשים שיתקבלו למקומות העבודה, מקומות עבודה איכותיים וטובים, ובפני מי הדלת תישאר סגורה? הם אלו שרוצים להמשיך לקבוע לנו לשלם מיסים גבוהים על חד-פעמי ועל הדלק בשביל לממן פרויקטים הזויים לחינוך מהפכני בצה"ל ובמערכת החינוך ולחנך את כולנו מחדש. את זה הם רוצים להמשיך לקבוע לנו. או שמי שיקבע איך נחיה פה זה העם שמחזיק את המערכת כולה, האנשים הישרים שעובדים עבור שכר מינימום ושעות נוספות, עם ישראל הפשוט והישר, העם שלנו. כי העם שלנו הם נהגי האוטובוסים שעובדים קשה בתנאים לא פשוטים, העם שלנו הם נהגי המוניות שנקרעים תחת המיסים הגבוהים והפקקים, העם שלנו זה הפקידים והשליחים בחברות וארגונים פרטיים וגם במשרדי ממשלה, העם שלנו זה המורים והגננות, שעובדים בשכר נמוך ותוך לחץ עבודה אדיר, העם שלנו זה העובדים הסוציאליים, שמתמודדים בגבורה עם סיטואציות לא פשוטות שקורעות כל לב, העם שלנו זה השוטרים, אנשי כוחות הביטחון המסורים והאהובים שלנו, ששומרים עלינו יום ולילה במסירות ובגבורה, העם שלנו זה עובדי הניקיון והתחזוקה, אנשים ישרים שיוצאים להרוויח את לחמם ביושר ובחריצות, העם שלנו זה אברכי הכולל המצוינים ונשותיהם, הגיבורות האמיתיות, שהן הפמיניסטיות האמיתיות, אלה שיולדות הרבה ילדים בריאים ומחונכים, שמחים בחלקם ומאושרים בחייהם, בזכות החינוך האיכותי שמקבלים מהאימא היהודייה, שמנהלת בגבורה בית יהודי תוך כדי עבודה במשרה מלאה. זה העם שלנו, עם נפלא. המאבק שלנו זה אם הם אלה שיקבעו. האם אנו נשלם מכסף ציבורי על שכר הגון למורים ולעובדים הסוציאליים, לגננות ולמטפלות בגנים של הילדים? האם נשלם לאברכים ולבני הישיבות הקדושות מלגות ראויות למחיה כפי שמשלמים לחוקרים באוניברסיטאות? האם שוטר ידע שהוא מקבל שכר הגון בתמורה לזאת שהוא משלם מחיר אישי ומשפחתי גבוה ומסכן את חייו ברחובות ישראל? האם ייעשה פה צדק חלוקתי של העושר שיש לאוצר המדינה ונביא לחלוקת משאבים הוגנת וצודקת, שתאפשר הזדמנות שווה לכל אזרח, לכל ילד, לכל איש ולכל אישה מכל החברה האזרחית בישראל, גם אם הם ספרדים, גם אם הם חרדים או שומרי מסורת, גם אם הם ערבים, גם אם הם אתיופים או עולים חדשים? כי כיום בישראל השבעה הם לא מתקבלים להיות מרצים, יוצאי אתיופיה.

אני מתקן אותך, בסדר?

תוסיף לי דקה. כי כיום בישראל השבעה הם לא מתקבלים להיות מרצים באוניברסיטאות או לעבודה במגדלי השן באוצר, במשרות בכירות במשרדי הממשלה ובשוק הפרטי, כי הם עושים הכול להסליל את הציבור היקר שלנו, הציבור הימני והמסורתי פה בארץ, להמשיך להיות חוטבי עצים ושואבי מים, כי הם לא מוכנים לתת לנו להיות כמותם, בישראל השבעה והמדושנת, שטסה לחו"ל פעם, פעמיים ושלוש ואולי יותר, ועכשיו אנחנו רואים את התורים והצפיפות, אבל לא רק בגללם, ואני אדבר על זה, ישראל שסועדת במסעדות יוקרה, ישראל השבעה שקונה דירות להשקעה על חשבון הזוגות הצעירים, שחיה במגדלי יוקרה ומחליפה רכבים בליסינג כל שלוש שנים כי היא מקבלת אשראי במימון זול יותר מאשר עמך ישראל. כי הם מפחדים. הם יודעים שהדמוגרפיה מנצחת אותם, הדמוגרפיה הימנית, המסורתית והדתית, כי אנו לא יורדים מהארץ. אנו אוהבים את הארץ ולא יורדים ממנה בשביל נוחות כלכלית. כי אנו זה עמך ישראל, ציבור אחר מהם, השבעים והמנותקים, הציבור שלנו, שמעריך את הקדושה של ארץ ישראל ומוכן לחיות פה בדירת שיכון של 50 מ"ר ולהתנהל בתחבורה ציבורית, ואם הוא מחזיק רכב, מדובר באיזה רכב טרנטה ישן ומזהם, כי אין לציבור שלנו כסף לקנות טסלה נקייה ואנרגטית. הציבור שלנו אלו אנשים שקונים במבצעים בסופר, אנשים שהולכים בסוף היום לשוק לחפש את הירקות בהנחה. אלו אנשים שהולכים ליד 2 ולפרויקט אגורה לחפש לעצמם רהיטים משומשים, לא בגלל מודל הקיימות של השבעים המנותקים, אלא בגלל שאין להם פרוטה מיותרת, כי אין להם כסף לכל המיצים והצרכים של השבעים והמנותקים, כי לא נשאר להם כסף אחרי המיסים והמחיה המטורפת בארץ,

רבותיי, אין מי מאיתנו שעושה קניות בסופר ולא נתקל באנשים שמחזיקים ביד רשימה, שמחשבים כל מוצר מה העלות שלו ואם הם יכולים לעמוד

גם פגשנו אנשים שמחזירים מוצרים למדף כי אין להם כסף לקנות. גם לי יצא יום אחד שהגעתי לסופרפארם והגיע אליי אדם מבויש כולו, מכונס ומבויש בתוך עצמו,

אם אפשר לשלם לו על המטרנה והטיטולים ואולי גם על איזו תרופה. אלו אנשים עובדים שהמדינה הופכת אותם לעניים. תתעוררו. אלו אנשים שקמים בבוקר, שני בני הזוג, ויוצאים לעבודה, אנשים שעובדים בעבודה אחת במשרה מלאה ותוספת של הכנסה צדדית, כי האנשים האלה רוצים לחיות בכבוד מינימלי, והמדינה לא מאפשרת להם בגלל יוקר המחיה המטורף שנהיה פה בשנה האחרונה בגללכם, השבעים והמנותקים. אני לא מדבר על צריכת מסעדות ורכבי יוקרה וטיסות לחו"ל וביגוד של מותגים יקרים. אני מדבר על אותם עובדים שיוצאים כל בוקר לעבודה ואין להם כסף לשלם על המחיה היקרה מאוד בכל הארץ, אני מדבר על המזון שעלה מאוד, אני מדבר על האנשים שהפכו לעבדים בשכר נמוך, שאין להם מה לאכול ואין להם איך לקנות תרופות. אתם בממשלה הזאת בתוך שנה בלבד יצרתם עליות מחירים שמתאימות לסקנדינביה ודובאי, ולא התחשבתם במצוקות האזרחים שחיים במדינה שנהייתה בגללכם

כמו בדובאי, אתם בכוח הופכים למדינה של מעמדות ופערים ממשיים בין האזרחים: מעמד הבעלים על חנויות, על דירות

מעמד שקונה בקניונים

והמעמד השני הוא המעמד הנמוך, שעובד כמו עבד בשביל המעמד הגבוה, מעמד שמביא עבור המנותקים את האוכל במשלוחי וולט, מתקין לכם את הציוד הטכני בבית. אלה המורים של הילדים שלכם, אלו המטפלות של התינוקות שלכם, המעמד הזה שמטפל בהורים הקשישים שלכם. זה מעמד שבשביל קצת חופשה להתאוורר, כי גם להם מגיע, הוא נאלץ לצאת מן הארץ, כי שם הרבה יותר זול מאשר לנפוש בארץ. אתם יכולים לנפוש בארץ, הוא לא יכול לנפוש בארץ. אמר לי יהודי אחד שרוצה לצאת לנופש של שני לילות, הם משפחה עם שני ילדים, מבקשים ממנו 8,000 שקל. הוא אומר: איך אני יכול לעמוד בזה? ממשלת הלה-לה-לנד שלכם הרסה כל חלקה טובה. אנו מציעים אלטרנטיבה, ואנו נביא לעם בשורה של ממש בחינוך, במסורת, נחזיר את הכבוד לעובדים המסורים, נאפשר לכל אזרח הזדמנות שווה ואמיתית. טוב שאתם הולכים. אנו נפעל לטובת העם, ומחכים להיכנס לתקן את הנזקים שלכם. תודה רבה לחבר הכנסת יואב בן צור. מי שישיב על ההצעה זה השר במשרד האוצר חמד עמאר, בבקשה. אגב, שר התיירות כאן באולם, חבר הכנסת בן צור. דיברת על הנופש, אז שלום לשר התיירות. אתה שר תורן, נכון?

בשביל שר התיירות הוא בסדר גמור. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי בן צור, חבר הכנסת בן צור, דיברת נכון מאוד, מדינת ישראל היא מדינה מאוד יקרה. אבל אתה שאלת את עצמך, בשנת 2009, מדינת ישראל ואירופה, היינו

דבר איתי על עכשיו, מה אתה מדבר איתי על 2009 עכשיו? אני מדבר איתך על המציאות שהשארת לנו.

על מה שהשארתם לנו.

מה עשית בשנה? ב-2009, מה עשית בשנה? מה עשית ב-12 שנים?

אני עשיתי דברים שאתה לא עשית ב-12 שנים.

אני רוצה לתת לך נתון: ממוצע המחירים במדינת ישראל היה כמו הממוצע בכל אירופה. ב-2021 עזבתם, המחירים בישראל מהכי יקרים באירופה, ארבע המדינות היקרות, ישראל בתוכן. מדינה מאוד יקרה. ואני רוצה להגיד לך, היה מס על ממותקים? אם לא היינו נמצאים כאן, היה מס על ממותקים?

היה עוד יותר יקר. אתה יודע כמה האינפלציה הייתה בארצות הברית בשנת 2021? אתה יודע כמה האינפלציה הייתה בארצות הברית? 8.6%. אתה יודע כמה היא הייתה בבריטניה? 9%. אתה יודע כמה בשוק האירו היא הייתה? 8.1%. איזה משמעות יש, כמה בישראל הייתה האינפלציה? איזה משמעות יש לנתונים של המחירים היקרים? 4.1%. 4.1%. איזה משמעות? ואתה יודע, אתה חבר כנסת ותיק, ואתה בן אדם מאוד משכיל, ואתה יודע שיש מחירים שלא קשורים בנו כמדינת ישראל. אני רוצה לשאול אותך, מס על חד-פעמי?

האם מחיר הנפט קשור במדינת ישראל?

אני רוצה לשאול אותך, מחיר הנפט קשור למדינת ישראל? אתה יכול להוריד את הבלו. אני אומר לך

שעלה ב-56%, הפחם, שעלה ב-143% מה זה קשור למס על החד-פעמי?

השינוע, תענה לי על זה. השינוע, השינוע, תענה לי על זה.

השינוע, שעלה בקרוב ל-400%. יש דברים שלא קשורים בנו. אבל מה שאנחנו עשינו,

את ההכנסה הפנויה, זה מה שעשינו. ונתנו 53 מיליארד לעבאס, זה מה שעשיתם. ונקודות זיכוי שהוספנו מגיל שש עד 12, שזה יכול להגיע ל-14,000 שקל לזוג צעיר, שאתה דיברת עליו שהוא הולך לעבוד, הוספנו 40% למענק עבודה למי שמקבל שכר נמוך, העלינו את זה ב-40%; העלינו את הסבסוד לצהרונים לגיל ארבע-חמש, היה עד שלוש, העלינו את זה לארבע-חמש, מה שנותן לכל משפחה שיש לה ילד בצהרון קרוב ל-250 שקל, הגדלנו את מענק העבודה, כמו שאמרתי לך, ב-40%, וזה מוסיף לכל עובד שיוצא לעבודה, הפחתנו את הבלו על הדלק בחצי שקל, הפחתנו את הבלו על הפחם,

לא לגרום לעלייה אדירה במחיר החשמל. אתה יודע שבגרמניה משלמים פי שלושה על החשמל מאשר במדינת ישראל. אתה יודע את זה. אנחנו עשינו רפורמות חסרות תקדים,

שיכולות לחסוך 8 מיליארד שקל

תושבי מדינת ישראל ביבוא. עשיתם מס על השתייה הממותקת. אתה חוזר ואומר לי: עשיתם מס על הממותק, אתה בעצמך.

מהסיעה שלך שאלו אותי על המס על הממותק. אתה יודע שיש בעיה של השמנת יתר אצלנו במדינת ישראל. אתה יודע את זה שיש השמנת יתר, יש 600,000 אנשים שחולים בסוכרת,

בגלל השמנת יתר. אז למה לא הורדתם את הוודקה?

אנחנו רואים את התוצאות בירידה בשתייה של משקאות ממותקים. למה

האזרחים כאן משתמשים הכי הרבה בעולם בחד-פעמי. השימוש בחד-פעמי, הכי הרבה בעולם. אה, אתה דואג עכשיו להשמנה?

וזה גם חוסך למשק הבית.

אני רוצה להגיד לך, ואני אומר לך את זה באופן ברור: אם אנחנו לא היינו כאן ואביגדור ליברמן לא היה מנהל את משרד האוצר, המחירים היו עולים פי שניים במדינת ישראל, ואתה יודע את זה טוב מאוד. אתה חבר כנסת ותיק.

עוד כמה חודשים, ונראה מה יהיה, בעזרת השם. תודה רבה לשר חמד עמאר. כעת נעבור לדיון סיעתי.

חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, מסיעת הליכוד. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. כשתתחיל לדבר, מייד אפעיל את השעון. בפעם שעברה התלוננת על זה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו פה במדינת ישראל נמצאים ערב בחירות קריטיות, משמעותיות, שבהן עם ישראל יצטרך להכריע באופן ברור בין ימין לבין שמאל. בבחירות האחרונות עם ישראל הכריע באופן שאינו משתמע לשני פנים, לשתי פנים, סליחה עם ישראל הכריע ימין. הוא האמין שהוא יקבל בכנסת הזו קואליציה שתהיה קואליציית ימין, אבל קרה דבר שהפתיע את כולנו: לאחר התחייבות ברורה של נפתלי בנט, ראש הממשלה היוצא, שלא יקים קואליציה שאינה קואליציה ימנית, שלא יקים קואליציה שנשענת על רע"מ ועל התנועה האסלאמית, הוא הפר את הבטחתו, ויחד עם קולות הימין, בסיוע תקווה חדשה, הוקמה בישראל קואליציית שמאל קיצוני, קואליציה שנשענת על התנועה האסלאמית והרשימה המשותפת. הדבר הזה לא הובטח למצביעי הימין בבחירות האחרונות, והם ראו שההבטחה שהם קיבלו הופרה, והופרה באופן גס ובוטה.

כשאנחנו הולכים למערכת בחירות חדשה, תבוא לפתחם שוב ההחלטה אם לתמוך בהצעה שאנחנו נציע להם, ממשלת ימין על מלא שתוביל את ישראל לחוף מבטחים, או ממשלת שמאל קיצוני, שהפעם לא רק תישען על הרשימה המשותפת אלא גם תהפוך את הרשימה המשותפת ואת בל"ד לחלק מהממשלה הבאה, כי אין להם שום אפשרות אחרת, על פי כל חישוב פוליטי מתמטי שנעשה. אנחנו נעשה הכול כדי להעיר את מעוזי הימין, כדי להגיד לאנשים דבר אחד ברור: אל תפקירו את המדינה.

תצביעו, תעזרו לנו לחזור חזרה להנהגת המדינה, משום שאין אלטרנטיבה טובה יותר, אין אלטרנטיבה בריאה יותר למדינה הזו מהימין בהנהגת נתניהו. לקראת סיום אני רק רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שאנחנו יודעים שמערכת הבחירות הקרובה לא תהיה פשוטה, היא תהיה קשה ומורכבת, אבל אנחנו בליכוד נאמר לציבור דבר אחד ברור: הוכחנו בשנים שהיינו בהנהגת המדינה כמה טוב עשינו למדינה, וראינו מה קרה בשנה שנעדרנו מהשלטון, לאן ישראל הידרדרה.

בבחירות הבאות, אני מאמין שציבור גדול יגיע ויצביע דווקא לליכוד ולמפלגות הימין האמיתיות, בשונה מפעמים קודמות.

תודה רבה לחבר הכנסת זוהר. הדוברת הבאה, מטעם יש עתיד, חברת הכנסת מירב בן ארי. אתם רוצים בסוף?

חבר הכנסת חיים ביטון מסיעת ש"ס,

אבל בפעם הבאה תודיעו למזכיר הכנסת. שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אנחנו נמצאים פה בהצעת אי-אמון שמדברת על יוקר המחיה שמתייחסת לממשלה שכבר לכאורה איננה. אנחנו בעצם נמצאים פה בתוך השלבים של תכנון ההלוויה של הממשלה הזאת. נשארו עוד כמה ויכוחים קטנים: איזה סוג, איפה יהיה מקום הקבורה, לא, זה מטאפורות, לא להילחץ. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר ברור. הדבר המקומם ביותר זה שמר בנט, ראש הממשלה לעוד כמה ימים, עומד עדיין ואומר שזו הייתה ממשלה מהטובות ביותר,

שנה מושלמת. מדהים לחשוב כמה אדם קרוב אצל עצמו. מדהים לחשוב כמה בן אדם לא יכול להסתכל טיפה אחורה ולראות את הכישלון המפואר הזה שהיה בשנה האחרונה. אבל הבעיה היא שהוא השאיר אחריו שובל, שובל גדול מלא כאב של ציבור גדול מאוד, שהוא רוב אזרחי המדינה, אלה שבחרו בו וקיבלו מנה אחת אפיים, ההפך ממה שהם חשבו, אבל כלל הציבור, גם לאו דווקא שבחרו בו, שסבלו משנת יוקר מחיה, והתירוצים הללו, שמעתי גם את חמד עמאר,

הממשלה לא צריכה להתערב. כשנאלצתם להתערב, סתם, ניקח לדוגמה את החוק של החקלאות, את הצו של החקלאות. אז כשאילצו אתכם להתערב, מצאתם פתאום פתרונות, ואפשר לפתור. זה אומר שלממשלה, ובל נזלזל בעוצמתה של הממשלה, ביכולת שלה להוריד מחירים. מחיר הדלק עלה, כמעט 10 שקלים, עומד לעלות עוד מעט, הלחם עלה ב-10%. יש לממשלה אפשרות להוזיל ולגרום לכך שיהיה איזשהו איזון בין האוכלוסיות והיכולות שלהן, הצרכים שלהן, כמו למשל בנושא התחבורה. וההתחמקות הזאת, כאילו לא הייתה בשנה הזאת אפשרות להתערב, הייתה והייתה אפשרות להתערב, והתערבתם איפה שרציתם. באוכלוסיות שהתאים לכם, התערבתם. ולכן, אני פה בשביל לומר לכם בשם תנועת ש"ס: בעזרת השם בקרוב הממשלה הזאת תלך לפח האשפה של ההיסטוריה ותבוא פה ממשלה תקינה, שתבוא ותתקן, בעזרת השם, את כל מה שעשיתם, ואז תראו שכל נאומי הסרק שהיו פה, ועמדו כאן ואמרו אותם, שהממשלה לא יכולה להוריד את יוקר המחיה, כי זה בכל העולם, תראו ותבחנו את ממשלת הימין בראשות ביבי נתניהו, בעזרת השם, ביחד עם תנועת ש"ס, שהיא תביא הורדה ביוקר המחיה ובכל מה שהציבור כולו צריך.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים ביטון. מטעם כחול לבן אין לנו דוברים. גם מטעם מפלגת העבודה אני לא רואה דוברים. הדובר הבא, מטעם יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודיע על אזהרת מסע.

אזהרת מסע הבחירות. במסגרת הזמן, מה שאתה רוצה. אני לא בטוח שאתה תאהב את זה,

אני רוצה להכריז על אזהרת מסע בזמן מסע הבחירות, כי מה שהולכים תושבי ישראל לשמוע אלה תשובות על שאלות שהם ישאלו. הם ישאלו על יוקר המחיה והם יקבלו תשובה: חרדים, הם ידברו על מחירי הדלק, והנאום שינאמו בפניהם זה על הדתיים הלאומיים ההזויים. איך הוא אמר היום? מה הוא אמר היום, הפה מפיק המרגליות? וכשישאלו אותם על משבר החינוך ועל ההתנהלות מול הוועדים ועל ההתעקשות של האוצר ששלושה ימים ילדי ישראל היו בבית כי האוצר לא היה מוכן לפגוש אותם, אז הוא יענה עוד פעם: חרדים. וכשישאלו על המחדלים הללו, על יוקר הדירות המשווע, הקפיצה האדירה שלא הייתה פה שנים רבות, קפיצה כזאת בשנה אחת, קפיצה כזאת מטאורית, אז הוא יבוא לאנשים האינטליגנטים ויגיד להם: חרדים, דתיים, סמוטריץ'. פעם לפחות לשר האוצר, לליברמן, הייתה גם אפשרות להגיד

הוא לא היה מוכן לשבת ליד מנסור עבאס וליד אנשים מהמפלגה שלו, כאן, בשורה השלישית, בקדנציות הקודמות, אבל היום הוא בחיבור אינטרסים, וחיבור האינטרסים הזה אומר דבר אחד: כן, אתה, אביגדור ליברמן, שבאת מקישינב, ברחת מרוסיה הסובייטית, אתה אומר כן לאחים המוסלמים, אבל אתה אומר לא לאחים דתיים-לאומיים ואתה אומר לא לאנשים חרדים. אלה אחים, אלה כבר לא אחים. בשביל זה הגעת לכאן? בשביל זה ברחת מהפרעות שם? כדי להגיע לפה, למדינת ישראל, ובשביל חישובים פוליטיים צרים להסית נגד יהודים. נגד יהודים. אבל כשאתה צריך את מנסור עבאס אז האחים המוסלמים בשבילך זה מצוין. מילה רעה לא דיברת עליהם. אפילו הנייה כבר ישן בנחת. הוא יודע שלא תעשה לו כלום כי אתה חבר של מנסור. בוש והיכלם. אבל אני רק מזהיר שוב, אזהרת מסע לבחירות הקרובות:

אל תאמינו לאיש הזה. לא מעניין אותו ליבה, לא מעניין אותו חרדים, לא מעניין אותו כלום. מעניין אותו רק דבר אחד, ההישרדות הפוליטית שלו ולמחוק את השם בנימין נתניהו מכנסת ישראל.

ועל ידי זה הוא מחבק את האחים המוסלמים ואומר לא לאחים יהודים.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר.

מטעם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת יוסי שיין.

לפני שחבר הכנסת שיין יישא את דבריו יש הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה וקריאה שלישית: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 92) (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 104) (צילום בבית המשפט), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 9) (הרחבת הוראות החוק לגבי מבצעי עבירה קטינים השוהים במעון נעול לפי פקודת המבחן), התשפ"ב 2022, של חברות הכנסת מירב בן ארי ועידית סילמן, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 51) (תשלומים עבור עובדי הסיעות), התשפ"ב 2022, מטעם ועדת הכנסת, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65) (סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת ינון אזולאי, רם בן ברק, יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה לסגנית מזכיר הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת יוסי שיין, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, פעם אחר פעם עולים לכאן דוברים וזורקים דברי רפש על שר האוצר, על עבודת הממשלה, על הפעילות הנמרצת ועל ההישגים. דברי רפש הם זורקים על הרצל, על הרצל שיושב פה מצד ימין, על החזון שלנו של מדינה מתקדמת, של מדינה ציונית, של מדינה דמוקרטית, של מדינה שיש לה חזון, חזון של קדמה לעם היהודים ולא חזון של שטעטל לפני 500 שנה. זה לא החזון שלנו. אנחנו מבקשים לבוא ולומר, אחרי שנה של הישגים פנומנליים בכלכלה הישראלית, אחרי שנה שבה הצלנו את המדינה, שר האוצר, כן, כראש הממשלה הכלכלי של המדינה הזאת, מדשדוש, מגירעון עצום, מאבטלה גדולה, ולכן אנחנו גאים על ההישגים הגדולים שהיו לנו כאן. ההישגים האלה באים לידי ביטוי בכל מיני תוכניות שביטאנו: לחיילים בממדים ללימודים, לניצולי שואה, לנזקקים, לתחבורה, להוראה.

אנחנו מקדמים את לימודי הליבה בישראל. הליבה היא לא ניגוח, חלילה, של חרדים, אלא הפיכתה של מדינת ישראל, שמשתנה דמוגרפית, למדינה שיכולה לחיות לכיוון הקדמה. איך ניתן לחנך ילדים בישראל שאינם יודעים את הדברים הבסיסיים במתמטיקה ובאנגלית ובמחשבים? לאן אתם חושבים שאתם הולכים? ולכן אני אומר לכולנו: אנחנו נמצאים כאן בניסיון לתפקד בצורה טובה יותר במאה הישראלית. ישראל היא למעשה קשת של אנשים, וכל האנשים האלה, מהשמאל והימין, חרדים וחילונים, גם ערבים, שמקבלים את המדינה היהודית הציונית והליברלית, זהו החזון שלנו, ואנחנו פועלים נמרצות, החזון שלכם זה הסתה. ההסתה היא שלכם. אתם אמרתם לנו שתזרקו אותנו לפחי אשפה. אני שמעתי. למריצות אתם יודעים לזרוק. אתם זרקתם אותנו לפח האשפה לפני רבע שעה. לפני רבע שעה אמרתם לנו, זה ראש המפלגה שלך. חבר הכנסת בוסו, שמענו.

ולכן אנחנו צועדים לקראת בחירות, אם תהיינה כרגע, בגאווה גדולה,

בגאווה גדולה על כך שהגדלנו את שכר העובדים הסוציאליים, את ההכנסה לגמלאים, את הגדלת ההכנסה הפנויה לאנשים העובדים, את החוק שאני העברתי פה נגד תקיפת צוותים רפואיים ועוד ועוד, כהנה וכהנה. עכשיו, עלות הבחירות הישירה, שתדעו לכם, אזרחי ישראל, היא 2.4 מיליארד שקל, שאותם יבזבזו לא על תפקוד המדינה אלא על פוליטיקה קטנה, ליצור 61 מדומה, ימין מלא מלא, בין החרדים שלא מקבלים את הציונות לבין סמוטריץ' ובן גביר. ואני אומר לכם, כל הרטוריקה הזאת איננה שמה לב לדבר אחד ששנה הייתה כאן ממשלת הצלה, ממשלת הצלה, שבאה למנוע את הדשדוש הפוליטי ואת הקיבעון שהוביל את ישראל למצב בלתי נסבל. אני בהחלט מקווה שכשנצא לדרך אנחנו גם נזכה לחזון שאותו אנחנו מתווים גם לעתיד. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי שיין. הדוברת הבאה, מטעם הציונות הדתית, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק.

חבר הכנסת שיין, השארת פה עט?

את העט הזה אני משאיר לחברת הכנסת סטרוק, אם היא צריכה לתת הערות שוליים.

בבקשה, שלוש דקות, גברתי. אז אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי חבר הכנסת שיין, או שיין, מה שתחליט, בתור התחלה אני מציעה שמי שחשוב לו תקציב המדינה והוא מכהן כחבר כנסת נורבגי, שזה תפקיד מיותר לחלוטין וגוזל כספי ציבור בחודשים הקרובים, שהולכים להיות חודשי בחירות, שיתפטר מהכנסת. זה איזשהו רף מינימום של הגינות. לא בשביל זה עליתי, אבל מכיוון שעמד פה חבר הכנסת שיין ועוד השאיר לי עט להעיר הערות, אז זאת ההערה הראשונה שלי. אין שום הצדקה. לא תהיה פה שום חקיקה ושום עבודה פרלמנטרית בחודשים האלה, ואין שום סיבה שהכנסת ובעצם משלם המיסים הישראלי ישלמו לחברי כנסת ולצוותים שלהם שארבעה חודשים לא יעשו שום דבר,

אז זו הערה ראשונה, אבל לא בשביל זה עליתי לפה. אני מציעה שכל המפלגות שיש להן חברי כנסת נורבגים ישקלו את העניין הזה בכובד ראש ובאחריות הלאומית הראויה, במיוחד המפלגה של שר האוצר, כמובן, שמופקד על הקופה הציבורית. עכשיו אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לדבר על עוולה נוראה שקורית בימים אלה, וזו העוולה כלפי אדם שלפני פחות משבוע ליווה קבוצת ילדים בגיל בר-מצווה לסיור צמוד לגדר של אריאל והותקף על ידי חבורת ערבים, רובם הגדול פעילי ארגוני טרור, שהתקיפו אותם בלינץ' עם אלות ועם אבנים,

שהערבים בעצם צילמו ופרסמו. האדם הזה, שכנראה חשוד שתוך כדי הגנה, כשהוא היה שם מבוגר בודד שאחראי לקבוצה של ילדים צעירים, חושדים שהוא שגרם למותו של אחד מהפורעים האלה. איזה עיוות,

חבר הכנסת כסיף, שהמשטרה תחקור ותברר את האמת. אבל האדם הזה ודאי לא יצא מביתו כדי לרצוח את הערבי הזה. הוא ודאי לא התכוון לעשות פיגוע. הוא ודאי פשוט נקלע, במקרה הקשה ביותר הוא נקלע לסיטואציה של הגנה עצמית ובסיטואציה הזאת הוא פעל. אני שואלת אותך, אדוני היושב-ראש: נניח שהבן שלי, שזרקו עליו אבנים וכמעט רצחו אותו בחווארה, נניח שהוא לא היה מאבד את ההכרה והוא היה יורה, אולי היה פוגע במישהו, היה צריך להיות היום בחקירת שב"כ? זאת הגנה עצמית. למה השב"כ חוקר באמצעים של השב"כ בן אדם שפעל לכל היותר מתוך הגנה עצמית?

זה עוול, זה פשע.

תודה, חבר הכנסת כסיף. זה שימוש בשב"כ.

שנועד להגן על מדינת ישראל מפני טרוריסטים,

זה שימוש בשב"כ למטרות לא ראויות, לא דמוקרטיות, לא הוגנות. זה פשוט מעשה נבזי.

תודה רבה לחברת הכנסת אורית מלכה סטרוק. הדובר הבא, עופר כסיף, בבקשה, מטעם הרשימה המשותפת.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שאני עובר למה שתכננתי לומר, אני חייב לומר שתי מילים בהמשך לדברי ההבל והבלע של הדוברת הקודמת. מי שטרוריסט זה מי שחי בשטחים הכבושים כפולש וכגוזל, שיום-יום, שעה-שעה, מתעמר בילידים הפלסטינים, שורף את שדותיהם, עוקר את עציהם ורוצח בהם. אחד מהם הוא אותו מנוול שהזכירה קודם חברת הכנסת הקודמת. מהם צריכים להיפרע, מהפוגרומצ'יקים האלה. אני רוצה לעבור ולדבר על מה שתכננתי בהקשר של האי-אמון. אנחנו ברשימה המשותפת קוראים להביע אי-אמון בממשלת הטייקונים, שהכריזה מלחמה על האזרחים בכלל ועל המעמדות המונמכים והשכבות המוחלשות בפרט. השלטון שלנו, בעודו מחליף לחיצות ידיים סודיות מתחת לשולחן עם נציגי הטייקונים וקבוצות האינטרסים השונות, אינו זוכר רוב הזמן שהאזרחים קיימים. כבר יותר משנה שהאדונים מספרים לנו שהכלכלה הישראלית היא סיפור הצלחה ואינם מבינים כמה זה מרגיז. הרי הכלכלה אינה מטרה, היא אמצעי המיועד לשפר את חיי האזרחים. הכלכלה אינה הצלחה אם המשכורות לא עלו, אם המחירים עדיין גבוהים, אם רמת חייהם של העבדים ממשיכה כל הזמן לרדת. הכלכלה אינה יכולה להיחשב להצלחה אם איש אינו משלם את מחיר הכישלונות. האם מישהו שילם את מחיר הרכבת שלא באה? את מחיר מותה של הזקנה שאיש לא פינה מהמסדרון? את מחיר המתמחה הצעיר שנטש בזעם אין-אונים את בית החולים כי אינו יכול עוד? את השורות שכרגע קראתי כתב בימי מחאת 2011 ראש הממשלה הנכנס יאיר לפיד. נראה שהוא מתאר באופן מדויק את ממשלתו שלו, הממשיכה לשרת את ה-1% העשיר ביותר על חשבון כל השאר. אבל כשהממשלה נגד העם, העם נגד הממשלה. מעמד העובדים התעורר ויצא למחאה. עובדי חינוך, צוותים רפואיים, נהגי אוטובוסים, שוכרי הדירות ועוד, כולם ברחו. ממשלת הטייקונים החזירית מייבשת את המגזר הציבורי ומפקירה את האזרחים לחסדי חוקי הג'ונגל. מי שיש לו שורד ומי שאין לו, את הממשלה הוא לא מעניין. אבל לאזרחים נמאס, נמאס לדאוג כל הזמן מהצורך הבסיסי של קורת גג, נמאס לשלם ביוקר על הכול, נמאס לעבוד כל כך קשה ולקבל בתמורה כל כך מעט. האזרחים התעוררו, ולא נאפשר לכם להרדימם שוב. הגיע הזמן שתקום ממשלה שתשרת את כלל אזרחי ישראל ולא רק את שלדון, מילצ'ן, משפחת עופר ושלאף. אנחנו צריכים מהפכת דיור, חינוך, בריאות וסביבה. בממשלות של טייקונים אין לנו אמון, בין שקוראים לעומד בראשן נתניהו ובין שבנט או לפיד. זה זמן לשינוי אמיתי, להמתת חסד של הכלכלה הניאו-ליברלית והחלפתה בכלכלה הרואה את הרווחה כמטרה ולא את הרווח, את האדם ולא את האדמה, את הזכויות ולא את זכויות היתר.

תודה רבה לחבר הכנסת כסיף. הדוברת הבאה, מטעם תקווה חדשה, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. שלוש דקות, גברתי.

כנסת נכבדה, לפני שאני מתחילה לומר את מה שרציתי, אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שיושבים פה אחים ואחיות שכולים שהגיעו לפה במיוחד כדי לראות שהחוק להכרה באחים השכולים עובר היום בקריאה ראשונה. אני מאוד מקווה שלא נשיבם ריקם והחוק ייפול על פוליטיקה קטנה וקטנונית על חשבון המאבק הכל-כך צודק וכל כך ראוי של האחים והאחיות השכולים, שמן הראוי שיפסיקו להיות שקופים במדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, כמה עצוב שהגענו לרגע הזה. אני ממש לא מדברת על הקדמת הבחירות. עצוב שהגענו לרגע שבו חלקים גדולים כל כך בבית הזה שכחו באמת מהי מטרת עבודתם בכנסת. דבר מההתנהלות שלכם, חברי האופוזיציה, בחודשים האחרונים, אפילו לא דבר אחד לרפואה לא סייע או עבד למען הציבור והאזרחים.

בלי שום בושה משתמשים בציבור כשכפ"ץ אנושי ומקריבים אותו על מזבח צרכיו של אדם אחד, את הנכים, האחים והאחיות השכולים, העולים, האוכלוסיות המוחלשות ובעצם את כלל הציבור. זו התנהלות בזויה של נבחרי ציבור, התנהלות שלנצח תישאר ככתם בהיסטוריה של מדינת ישראל. עצוב, חבריי בליכוד, ששכחתם שמי שבאמת אוהב את הציבור עובד עבורו ולא עובד עליו. מי שבאמת אוהב את הציבור פועל לאחדות ולא לפילוג ולשיסוי. מי שבאמת אוהב את הציבור בונה עבורו ולא מפרק, שובר והורס כל חלקה טובה, ובסוף עוד מנסה למכור לו שזה לטובתו. מי שאוהב את הציבור לא מקריב אותו כזבח טמא לעגל הזהב שלכם. מפלגה מחופשת לימין ליברלי אבל למעשה משקרת לציבור, אתם הרי כבר לא ימין ובטח שלא ליברלים. הייתם פעם, את זה אי-אפשר לקחת מכם, אבל היום, היום אתם מובלים על ידי החלילן מקיסריה למקום מאוד לא טוב, מקום אפל, מקום רע, אל מעבר לקצה הצוק. ואני מזהירה שמה שאנחנו רואים בארצות הברית הגדולה והנאורה זה כאין וכאפס לעומת מה שתביא עלינו חלילה ממשלת נתניהו, עם שינויי חקיקה, פגיעה במערכת המשפט ושינוי דמותה של מדינת ישראל. בבחירות האלה אנחנו לא מנסים למנוע החלפת שלטון אלא למנוע את שינוי שיטת המשטר. אני מבטיחה לציבור שצופה בנו בבית: אנחנו נמנע מאלה הבאים לפורר ולפלג אותנו כחברה וכאומה, אנחנו נמנע מהם להצליח במשימתם. יש לי אמונה גדולה בעם שלנו. צלחנו משברים, מלחמות וסכנות, וגם מול סכנת הפילוג נעמוד איתנים, כי אחים אנחנו.

תודה רבה. חברת הכנסת רוזין, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, אני חושבת שיום עצוב לכולנו,

גם מי שחוגג ושמח בנפילת הממשלה-הקואליציה צריך להרגיש עצב ודאגה רבה גם לשלום המדינה, גם לביטחונה, כי השמירה על הדמוקרטיה הישראלית היא שמירה גם על ביטחון המדינה. אני חושבת שהעובדה שאנחנו הולכים שוב לבחירת אחרי שנה מעידה יותר מהכול על האי-יציבות השלטונית, מה שמצד אחד מייצר הרבה מאוד אדישות להליך הדמוקרטי, להליך הבחירות, בקרב הציבור ובעיקר בקרב הצעירים, אבל גם לא פחות מכך, אל תטעו, גם בנושא הביטחוני-מדיני, יש לנו שכנות מסביבנו שמסתכלות על האי-יציבות הזאת, מסתכלות על חילופי ראשי הממשלות. למה הצבעת בעד פיזור הכנסת, אפשר לדעת? למה הצבעת בעד פיזור הכנסת?

חשבתי שהתבלבלת, לא התבלבלתי.

רק על החוק של מוסי רז, כי הוא חברי הטוב.

ולא התבלבלתי, לא. ואני מאמינה באמת שצריך פה יציבות שלטונית, וגם אתה, חבר הכנסת משה ארבל, בוודאי חושב כמוני, שאחד הדברים החשובים היום זה לייצר פה יציבות שתאפשר באמת לממשלה לתפקד, שתאפשר באמת לכנסת לסיים קדנציה, ובעצם להחזיר את האמון של הציבור בנו, בנבחרי הציבור שלו ובכלל בהנהגה שלו. היום בכל זאת,

הבאנו הישג גדול מאוד, חשוב מאוד. אחרי מה שקרה בארצות הברית, עם ביטול הפסיקה החשובה המאפשרת לנשים לעבור הפלה בארצות הברית ביום שישי האחרון, ביטול מצמרר מאוד, בארצות הברית הגדולה והדמוקרטית, הצלחנו היום, כבוד יושב-ראש הכנסת, לאשר בוועדת העבודה והרווחה תקנות שיאפשרו במקצת להקל על הנשים שעוברות הפלות. אף אישה לא בוחרת סתם ככה לעבור הפלה. לכל אישה זה קשה וטראומטי. זה הליך קשה וטראומטי והחלטה לא פשוטה. אף אחת לא עושה את זה בקלות ראש. אבל היכולת שלה לעבור את התהליך הזה בכבוד, היכולת שלה לעבור את התהליך הזה באמת בצורה הראויה והנכונה, אני חושבת שהשתפרה היום. אני מקווה שבהמשך נצליח גם להעביר חוק שישפר את הדבר הזה. לצערי בקואליציה הזאת זה לא יתאפשר.

אתה יודע זה לא סתם קרה בארצות הברית,

זה קרה כי שלטון טראמפ הביא לבית המשפט העליון שופטים שמרנים שיהפכו את הפסיקה. גם פה במדינת ישראל זה יכול לקרות כאשר יחזרו לשלטון הימין עם החרדים ועם הימין הקיצוני. לצערי הרב זה יכול לקרות. כבר עכשיו אומרות לי חברות כנסת: תעבירו מהר הרבה מהחקיקה, כי בקדנציה שלנו זה כבר לא יקרה. אז אנחנו נמשיך להילחם ואנחנו נקים פה ממשלה נאורה, ליברלית, שוויונית, שתקדם את החברה הישראלית.

תודה רבה. חבר הכנסת עבאס, איננו, חבר הכנסת שיקלי, איננו. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה.

שלמדינת ישראל מגיעה יציבות, מגיעה חקיקה, מגיעה ממשלה שעובדת.

זה לא הצליח, וחבל מאוד, כי בסוף יש כל כך הרבה דברים שייתקעו עכשיו וכל כך הרבה דברים שאני לא יודעת אם בכלל בממשלה הבאה נצליח להעביר, ואיזו ממשלה זו תהיה, והאם הדברים שבאמת הצלחנו להתקדם בהם באמת יקרו. זה חבל מאוד ומצער. אבל אם ההחלטה היא לצאת לבחירות, אני חושבת שצריך לעשות הכול כדי לזרז את העניין ולפזר את הכנסת. אני חושבת שההחלטה לצאת לבחירות יצאה לדרך, וכעת אנחנו צריכים להגיע לכמה שיותר הסכמות כדי שחקיקה שהייתה תקועה פה חודשים תתקדם. שאלו אותי עכשיו באחד הראיונות למה בעצם לא קידמנו. כמה חוקים יש, מיכל? כמעט 70, נכון? חוק שלי ושל מיכל שהוא חוק מדהים שנותן חיסיון לנשים, גם לגברים, שהם נפגעי עבירות מין, בועז.

עכשיו הוצאת אותי, לא,

הכול בסדר, אדוני היושב-ראש.

אני לא צריכה את זה. אני רק אומרת ששאלו אותי היום למה חוקים טובים לא התקדמו, והסברתי שזה מאוד פשוט: כשכל חוק שמגיע מציעים לו 28 שעות דיבור על הסתייגויות ריקות מתוכן אי-אפשר לקדם שום דבר. כשחוק כמו האיירסופט, שמונע הסבה של האיירסופט לכלי נשק, לכלי הרג, לא מצליח לקבל תמיכה במליאה, רק בגלל שהביאו לו שעות של הסתייגויות,

לא הצלחנו לקדם כאן חוקים טובים. ואני מאוד מקווה שבעיקר האופוזיציה תבין את גודל השעה. אומנם הספסלים שלהם ריקים, אבל אני מניחה שהם שומעים, שתבין שיש כאן חוקים שרלוונטיים לכל האזרחים, ממענקי האומיקרון, לאיירסופט, לחיסיון על מתלוננות של עבירות מין, ויתכנסו מה שנקרא לעשות הכול כדי להביא את החקיקה הזאת לקריאה שנייה ושלישית ובאמת לפחות את הכנסת הזאת לפזר כמו שצריך. תודה רבה. לפני ההצבעה זה נראה רע. שאני אדבר גם על הוועדה לביטחון הפנים?

קחי עוד חמש דקות. אז אני יכולה להגיד לכם שוועדת ביטחון הפנים הוקמה השנה, וזאת פעם ראשונה שיש ועדה לביטחון הפנים, דווקא במדינה שיש בה כל כך הרבה נושאים של משטרה, של שב"ס, כמובן של כבאות, נושאים כאלה משמעותיים. דווקא רק השנה נזכרנו להקים ועדה בנפרד. אני חושבת שזה דרמטי, ואדוני היושב-ראש מכיר את הנושא מצוין, הוא היה מפקד מחוז ירושלים, ומבין כמה חשוב שבכנסת ישראל תישאר הוועדה, לא משנה איזו ממשלה תהיה ואיזו כנסת תהיה. אני יודעת שגם עיגנו את זה בתקנון, אז אין סיבה שזה לא יקרה.

לא משנה אם מהקואליציה או מהאופוזיציה, שהוועדה תקרה ותצא לפועל, כי בסוף אין סיבה שנושאים של ביטחון פנים יתערבבו בנושאי פנים, וכמובן, אני אתן לכם, אני מסכים שצריך להפריד את הוועדה הזאת, לגמרי. אני חושבת שזאת אחת ההחלטות הנבונות שעשינו בכנסת העשרים, כי בסופו של דבר נושאים של משטרה, ובטח שב"ס ועוד נושאים אחרים,

זה נושא של ביטחון פנים והוא נוגע בכל אזרח במדינה הזאת. אני יודעת שזה כנראה הנאום האחרון שלי בכנסת הזאת, אז אני רוצה להגיד תודה גם לשר לביטחון הפנים וגם לסגן השר סגלוביץ', ששניהם נכחו היום בדיון אצלי, ואני חושבת שהנוכחות שלהם והעבודה של שלושתנו יחד הביאו באמת את הכנסת הזאת ואת הממשלה להישגים חשובים מאוד בתחום של ביטחון פנים. אני גם שמחה שהייתה לי הזכות הרבה פעמים להמשיך את הדרך שלך. אני לא יודעת עוד כמה פעמים זה יקרה שאני אדבר ואתה תשב שם. אני כמובן אופטימית, ואני רואה אותנו גם ממשיכים, אבל בהנחה שזאת תהיה הפעם האחרונה שנשב ביחד, אז אני רוצה גם להגיד לך תודה. הרבה בזכות ההשראה שלך אני ניהלתי את הוועדה הזאת. היית מעורב בהרבה נושאים, דחפת להרבה נושאים חשובים, ואתה יודע, אני מאוד מקווה שנמשיך ותהיה היו"ר ואני יו"ר הוועדה, אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים

אבל בעזרת השם אני מקווה שהדור הבא שיבוא אחרינו בעניין של ביטחון הפנים ידע להמשיך את העשייה החשובה והמבורכת

אז גם תודה לך על שהיית בשבילי מקור השראה לוועדה הזאת, ואני גם רוצה להגיד תודה לחבר הכנסת אמיר אוחנה, שסייע לי מאוד בתחילת הדרך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת בן ארי, יושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים. השר עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו בשלב הסיכומים, גם הסיכומים על הצעות האי-אמון שהוגשו וגם הסיכומים על שנה לממשלה הזאת. לצערי, אנחנו נמצאים באמת בתהליך שבו אנחנו לקראת פיזור הכנסת, מהלך שבהחלט אני חושב שאפשר היה להימנע ממנו. עשינו הכול כדי להימנע ממנו, אבל לצערי, הגענו למצב שבו אין ברירה, וצריך לחזור אל העם כדי שיקבל הכרעה. יחד עם זאת, אני מסתכל על הסיבות שהגישו פה את הצעות האי-אמון ועל מי שהגיש את אותן הצעות האי-אמון, ואני אומר לעצמי: על מה האנשים האלה חושבים? מה, אין אפשרות להסתכל במראה ולהגיד: חבר'ה, באמת קרו פה דברים בשנה הזאת ונעשו פה דברים שלא הצליחו קודמינו לעשות במהלך עשור ויותר? כמה צעקות היו בבניין הזה, אדוני היושב-ראש, על שכר החיילים ולמה לא מעלים את שכר החיילים הגיעה ממשלה שהעבירה תקציב והוסיפה לדמי הקיום של חיילי צה"ל עוד 50%, בלי מסיבות ובלי צלצולים. פשוט עשינו את זה. כשאני מסתכל על מצב האזרחים הוותיקים במדינת ישראל, אז אנחנו נלחמנו כאן, כשאני ישבתי בספסלי האופוזיציה,

כדי להגדיר במדינת ישראל הכנסה מינימלית לקשיש. הייתה כאן ממשלה שבמשך עשר שנים ניהלה את הכלכלה הישראלית עם רוב ברור בכנסת, והדברים האלה לא קרו. והינה, הגיעה ממשלה שבשנה אחת שר האוצר מצד אחד מעלה את ההכנסה של החיילים ושל הדור הצעיר ב-50%, ומהצד השני קובע רף מינימום להכנסה מינימלית לאזרח ותיק במדינת ישראל שלא יפחת מ-70% משכר המינימום. המשמעות של הקביעה הזאת, אדוני היושב-ראש, היא תוספת של בין 600 ל-700 שקל בחודש, וכל אזרח ותיק במדינת ישראל שהתקיים מהשלמת הכנסה, גם מי שעוד לא נכנס לעולם השלמת ההכנסה עכשיו נכנס לתוכה, כי קבענו מהו הסף המינימלי שממנו אנחנו רוצים לראות אזרח ותיק במדינת ישראל מתקיים. הדבר הזה הושלם עם צעד נוסף שעשה שר האוצר, והוא הענקת נקודות הזיכוי להורים עובדים לילדים בגילי בית ספר יסודי. המשמעות, אדוני היושב-ראש, היא עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, שקיבלו תוספת בשכר שלהם כבר בחודש האחרון. מבחינתי, אדוני היושב-ראש, הייתי ממשיך ומדבר על הצהרונים ועל סיום התכנון בענף ההטלה, אבל מבחינתי, אני מבקש לדחות את הצעות האי-אמון ולהצביע.

תודה רבה. הוגשה בקשה להצבעה שמית על ידי האופוזיציה. בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת האי-אמון הראשונה. סגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח משה אבוטבול, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, אינו נוכח מאזן גנאים, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, נגד צחי הנגבי,

אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, נגד יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד

אינו נוכח אלכס קושניר, נגד יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן,

משתתף בהצבעה יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו,

חיים ביטון, אינו משתתף בהצבעה מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, נגד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, נגד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יעל רון בן משה, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא באולם המליאה ולא הצביע ומעוניין להצביע? חבר הכנסת אבוטבול? (קוראת בשם חבר הכנסת) משה אבוטבול, אינו משתתף בהצבעה הסתיימה ההצבעה. נא לסכם, בבקשה.

ארבעה, 52 נגד. לפיכך אני קובע כי הצעת האי-אמון הראשונה,

אנחנו ניגשים להצבעת האי-אמון הבאה, של סיעת ש"ס ויהדות התורה. הוגשה בקשה להצבעה שמית. בבקשה, סגנית מזכיר הכנסת.

נוכח מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא היו במליאה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח

אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אלון טל, נגד יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו משתתף בהצבעה מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת באולם המליאה שלא הצביע ורוצה להצביע או לא קראו בשמו? הסתיימה, בבקשה, חבר הכנסת האוזר. (קוראת בשם חבר הכנסת) צבי האוזר, נגד עוד? הסתיימה ההצבעה. בבקשה לספור. להלן התוצאות: בעד,

52. לפיכך גם הצעת האי-אמון השנייה, של סיעת ש"ס ויהדות התורה,

חבריי חברי הכנסת, שרים, מכובדיי כולם, אני מבקש לברך את חברי ועדת החוץ וההגנה של הסנאט הצרפתי בראשות הסנאטור כריסטיאן קמבון בברוכים הבאים על ביקורם בישראל ובכנסת. זהו ביקור חשוב, שמבטא את היחסים החמים בין ישראל לצרפת ובין הכנסת לסנאט הצרפתי. ברוכים הבאים לכנסת ישראל. (מחיאות כפיים) הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הריני להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת לוח תיקונים להצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון מספר 3 והוראת שעה), התשפ"ב 2022. תודה. תודה רבה. חברים, חברי הכנסת, עקב הנסיבות, ועל מנת לאפשר לוועדת הכנסת, אופוזיציה-קואליציה, לדון בהסכמות, אנחנו נצא להפסקה ונתכנס כאן חזרה בשעה 19:00 בדיוק. הפסקה עד לשעה 19:00 אחר הצוהריים.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה. מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אופיר כץ, מופיד מרעי, אופיר סופר ואחמד טיבי בנושא: פגיעה

תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, לסעיף מס' 4, הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. קיבלה פטור מחובת הנחה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה. בבקשה.

אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, שר האוצר, הלוואי שהיית שר האוצר, אולי זה היה עוזר לי גם עם שכר המינימום, שר החוץ ושר הרווחה, אני רוצה להגיד לכם לפני שאני אקריא את כל מה שכתבנו, שבזכותכם זכיתי פה עכשיו לרגע של שפיות. בתוך כל הימים המשוגעים האלה, והטרפת, וקואליציה ואופוזיציה, וכולם נגד כולם ואחד נגד השני, ולא מאמינים פה לאף אחד ולא יודעים לעבוד ביחד, ולא כלום,

הינה הגיע החוק הזה, חוק שירותי רווחה, שמשנה סדרי עולם, תכף נתייחס אליו, שאיחד את כולם ביחד, וזה היה אירוע נדיר. תכף אני אגיד לכם תודות שרשומות, אבל אני חושבת שעשיתם לא רק אירוע ולא רק מהפכה, אלא אני חושבת שהשקפת העולם שהבאתם וסדרי העולם שאתם משנים כאן היום, ושניכם שמתם את הלב, באמת. זה חוק של לב בסוף. מאיר יודע שלא הפסקתי לבכות ביום חמישי, כשהעברנו את זה בוועדה, ואחר כך לקבל את כל הסרטונים, את כל הווטסאפים מאנשים עם מוגבלות, מהורים,

בכל פעם שאני רואה את זה אני מתמלאת ברגשות כל כך גדולים, אני מוצפת מזה, אז פשוט להגיד לכם ממש מעומק ליבי תודה רבה על הזכות שנתתם לי.

עכשיו אני אקרא. אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב 2022, הצעת חוק ממשלתית שמוזגו עימה שלוש הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת. החוק הזה מבוסס על שותפות, שותפויות יוצאות דופן וחוצות מגזרים בין הממשלה לארגונים וחברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. זה היה מעורר השראה לראות את ההתגייסות של כל כך הרבה אנשים סביב הצעת החוק הזו. אני רוצה בראש ובראשונה להודות לארגונים, ל-33 ארגונים מהחברה האזרחית. אחרי ימים ולילות ושעות כל כך ארוכות, אני מסתכלת למצלמה כי אני מנחשת שבטח תראו את זה. כולכם נכנסתם לי ללב והתיישבתם שם בפנים והפכתם להיות חלק מהלב שלי. רויטל ונעמה ועידית וסיגל ועמנואל וחנה הם רק חלק מאותם שמות, מכל אותם הורים ונציגים שנלחמו בוועדה, שנלחמו בשביל הילדים של כולם, של כולם. והדבר שאני לא אשכח זה את הכאב דווקא. ההתרגשות היא ההתרגשות, אבל ראיתי את הכאב וראיתי את הצלקות ששנים רבות מדי של מאבקים ושל אכזבות ושל חוסר השוויון, ובעיקר אולי השקיפות בעיני הממסד, הותירו בכולם. בלעדיכם זה לא היה קורה וההיסטוריה לא הייתה משתנה. תודה רבה מקרב לב. אני באמת עדיין מתרגשת יחד איתכם. שוב אני רוצה להודות לצוות ועדת העבודה והרווחה, שהיה לי העונג לעבוד איתם במשך השנה, אילו אנשים, אילו נשים, אלופות העולם, באמת אחת-אחת, צוות הלשכה המעולה שלי, כמובן לשר הרווחה, איזה כיף שעבדנו ביחד השנה. זכינו, נכון? כמה דברים מדהימים עשינו, שר החוץ יאיר לפיד, בהצלחה גדולה מעומק הלב כראש הממשלה, למנכ"לית משרד הרווחה סיגל מורן, לשיבי המדהים וליובל. איזה צוות יוצא דופן. פשוט לקחתם נושא, הפכתם אותו לדבר הכי חשוב בעולם, שמתם בראש סדר העדיפויות את רווחת האנשים עם המוגבלויות והמשפחות שלהם. אני רוצה באמת להודות, הם לא נמצאים כאן כרגע, אני מקווה שהם תכף יצטרפו, לחברי הכנסת מהאופוזיציה שהגישו הצעות חוק פרטיות בנושא ולקחו חלק פעיל בדיונים, חלק משמעותי. תודה רבה לכם, חברי וחברות הכנסת, למיכל וולדיגר, לאתי חווה עטייה, לאורלי לוי אבקסיס, ליצחק פינדרוס היקר וליעקב מרגי היקר. הצעת החוק הזאת עושה מהפכה ומעגנת לראשונה בחוק את זכותם של אנשים עם מוגבלות שבטיפול משרד הרווחה לקבלת שירותי רווחה ועוסקת בכל אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות שבטיפול המשרד. הייחודיות שבה והמהפכניות שבה, היא שמה דגש על הצרכים של האדם הספציפי ולא רק על ההיבט הרפואי של המוגבלות. הוועדה נלחמה במסגרת הישיבות ועמדה על כך שתהיה התייחסות מתאימה גם למצבים של ריבוי מוגבלויות. ההצעה מאפשרת בנייה של מערכת לבחינת הזכאות לשירותי רווחה ולהתאמתם לצורכי האדם באופן פרטני. במהלך הדיונים ולאור הערות הארגונים השונים הוועדה הגדילה את סכום התוספת התקציבית בעוד כ-150 מיליון שקל, כך שתקציב החוק עומד היום על 2.15 מיליארד שקלים. מדובר בסכום שיותר ממכפיל את התקציב הקיים למתן שירותי רווחה. ואני אגיד עוד משהו: כל זאת בעיניי אפילו מתגמד לעומת תפיסת העולם, העקרונות ומטרות-העל שנקבעו בחוק הזה. פשוט מהפכה. בשיתוף פעולה הוועדה הוסיפה הגדרה של חיים עצמאיים ואוטונומיים. קבענו העדפה מבחינת פעילות ותקצוב לפיתוח שירותים בקהילה וחייבנו גיבוש מהיר של תוכנית למעבר לקהילה ולצמצום מגורי אנשים עם מוגבלות במסגרת מוסדית. לוועדה יימסר דיווח שנתי על יישומה של התוכנית. אנחנו נוכל להפוך את זה כך שעקרון החוק לא יישאר בגדר מילים בלבד אלא יקבל יישום בפועל. המהפכה נמשכת. התפיסה המהפכנית שבא החוק ליישם מדגישה את המשקל המכריע שיש לרצונו של אדם, ולא משנה איזה אדם, בתהליך בחירת השירותים, ואת המעבר מגישה של הגנה פטרנליסטית לגישה של חופש הבחירה. ככה ישראל מצטרפת למגמה שכבר קיימת בעולם זה ארבעה עשורים לצמצום ולסגירה הדרגתית של מוסדות ולמעבר של אנשים עם מוגבלויות לקהילה ולחיים עצמאיים. אני לא בטוחה שאמרתי את זה, אז אני אגיד את זה עכשיו: זו חקיקה היסטורית. פעם רביעית. להצעת החוק הזו הוסרו ההסתייגויות בוועדה, ואני קוראת לחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה על דברייך המרגשים. רגע של נחת בשנה המטורפת הזו. חבר הכנסת פינדרוס? בבקשה, בואי. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים הנכבדים, כנסת נכבדה, אפרת היקרה, תודה לך על ניהול הוועדה.

תודה רבה על ניהול הוועדה תמיד, אבל בפרט בחוק הזה, תמיד בצורה מקצועית, אבל גם אנושית. לא תמיד זה עובד ביחד, ואצלך היה כיף להסתכל. למרות שאני יושבת בספסלי האופוזיציה ואת בקואליציה, אני בהחלט רוצה לציין את זה, כי את היית פשוט נהדרת. אני לא אחזור על כל התודות, כי אפרת כבר נקבה בשמותיהם והזמן שלי לחוץ, אז אני ממשיכה הלאה.

הוא על הרצף האוטיסטי. הוא למד בבית ספר לילדים בסיכון, לא בחינוך המיוחד, ולכן בגיל 18 הוא סיים את הלימודים, אבל הרצף האוטיסטי נשאר אצלו. ההורים שלו פנו אליי שאעזור לו ולהם לחפש לו מסגרת המשך, אם בבית ואם חוץ-ביתית,

אתם יודעים למה לא הצלחנו? כי לדני יש גם מוגבלות נפשית, ובכל מקום שהוא הלך וחיפש אמרו לו: סליחה, מוגבלות נפשית, לא אצלנו, תפנה למשרד הבריאות. בשלב כלשהו אפילו חשבתי להמליץ להם להסתיר את המוגבלות הנפשית, כי רק ככה יצליחו למצוא לו מסגרת נאותה, אבל פחדתי לקחת את זה על עצמי, כי חלילה וחס, לא תהיה לו מסגרת מתאימה, ואנחנו כולנו נצא בהפסד. לכן המשכתי, ואני ממשיכה עד היום. ביקשתי לערב את משרד הרווחה וגם את ליליאן. בינתיים עוד אין פתרון, אבל כן, ישנה בעיה רצינית לאנשים שיש להם גם מוגבלות פיזית או שקופה אבל לא בריאות הנפש יחד עם בריאות הנפש. אני נמצאת בכנסת כמעט שנה ושלושה חודשים. הייתי באלפי שעות דיון בנושאים של בריאות ורווחה בכלל ובריאות הנפש בפרט, בחקיקה, בתקנות, בנהלים, בהוראות, ופעם אחר פעם, ממש כך, פעם אחר פעם, פשוט מדירים את מתמודדי הנפש מהשירותים, גוזלים מהם זכויות. המדינה משתחררת מחובתה כלפיהם. הם פשוט אזרחים סוג ב'.

קשה מאוד להבין מוגבלות שקופה שלא רואים בעיניים, לא רואים את זה באופן מוחשי, את המגבלה, אבל חברים, מגבלה נפשית היא בראש ובראשונה בראש,

היא נמצאת ומשפיעה על התפקוד, או ליתר דיוק, מגבילה את התפקוד היום-יומי של האדם.

אני הגשתי הרבה הצעות חוק שמטרתן בשורה התחתונה היא להשוות זכויות בין מוגבלות נפשית למוגבלות פיזית. לצערי, אף שהחברה היום יותר ויותר עמלה על קבלת האחר והשונה, והחברה מבינה, היא מבינה את החשיבות של שילוב בקהילה, בחברה, והיא גם מבינה את הרווח הכפול, גם של הפרט, של האדם עם המוגבלות, וגם של הכלל, עדיין, המוגבלות הנפשית נותרה מחוץ לשיח, כי היא שקופה, כי היא לא מובנת, לא צפויה, אולי אפילו מפחידה אנשים. החקיקה בישראל פעם אחר פעם מפלה את מתמודדי הנפש, לא רואה אותם. היא רואה רק את המגבלה. עד כאן. עד כאן.

חוק שירותי רווחה, שמטרתו להעביר את השירותים מהמוסדות לקהילה ולתפור חליפת טיפול אישית, הוא מצוין, הוא חוק מעולה. אבל למה אותו אדם שיש באמתחתו גם מגבלה נפשית, תיגרע ממנו הזכות לקבל את השירות? אמרו לי: מיכל, אל תדאגי, הוא יהיה זכאי. בעצם, זה שהוא מתמודד עם מגבלה נפשית זה לא משנה, כי יש לו גם את המגבלה הפיזית, הוא זכאי לשירות. אבל אני התעקשתי, לא ויתרתי. אם הוא בכל מקרה זכאי, אז בבקשה, שזה יהיה כתוב שחור על גבי לבן. הנייר סובל הכול והוא יכול לסבול גם את זה. שיראו כל מתמודדי הנפש שדי לאפליה. ותודה רבה, ברוך השם, זה נכנס. זהו הישג ענק למתמודדי הנפש, להם ולכל המשפחות שלהם. מגיע להם להיות זכאים לשירות. לא עוד אפליה על רקע נפשי. נגמר לי הזמן, אבל חשוב לי להגיד: אין לכם מושג כמה הורים, שר הרווחה, שר החוץ, כמה הורים מודים לכם היום. אנשים שיש להם גם מוגבלות נפשית וגם מוגבלות פיזית או אוטיזם או חירשות היו נופלים בין הכיסאות, נזרקים ממשרד הבריאות למשרד הרווחה, ממשרד הרווחה למשרד הבריאות. אף אחד לא הסכים לקבל אותם.

פתרנו את זה.

תודה רבה. חברת הכנסת אבקסיס, בבקשה,

חבר הכנסת פינדרוס. אני מתנצל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר החוץ, ראש הממשלה, אני לא זוכר בשעה כזאת מה, אבל עוד שעתיים, פחות, שר הרווחה. התחלת הערב. התחלת הערב, כן, ויושבת-ראש הוועדה, אפרת, אני חייב לומר לכם, אדוני שר החוץ ושר הרווחה, ביום חמישי בשעה 19:00, ואני לא נוהג להיות כאן בכנסת ביום חמישי ב-19:00 אם אין צורך אופוזיציוני ויריב או יואב מכריחים אותי, אלו לא השעות האהובות עליי,

ואני גם לא בן אדם שמתרגש יותר מדי. אני כבר 30 שנה במערכת הציבורית, ראיתי הרבה דברים, עברתי הרבה דברים, לא התרגשתי. אמרתי את זה גם ליושבת-ראש ואני אומר את זה גם לך: אין הרבה רגעים שאתה מרגיש

עשית משהו למען אזרחי ישראל, עשית למען אזרחים שצריכים אותך, עשית למען אזרחים שזקוקים לעזרתך. מי מוגבל או מי לא מוגבל, אני לא בטוח שאנחנו לא המוגבלים והם הפחות-מוגבלים, אבל הם צריכים אותנו והם צריכים את העזרה שלנו. וכשאתה יודע שעשית מהלך, אנחנו יודעים, מהלך כזה הוא לא מהלך קל. נעשה ניסיון במשך הרבה שנים, הרבה אנשים. נמצאת פה אורלי לוי, שהגישה את הצעת החוק הזאת, ואני מעריך שלא בפעם הראשונה,

ועוד אנשים טובים הגישו את הצעת החוק, וזה היה קשה להם. אני חייב לומר לך שהתרגשתי והרגשתי שמגיע לך יישר כוח. אני מאוד מקווה שלא יפרשו את זה כמו איזה יום הולדת, שאנחנו הולכים לאיזו עסקה. לא הולכים לשום עסקה, הכול בסדר, אבל מותר להגיד מילה טובה, ואני אומר את זה שוב, גם בלי שהולכים לעסקה וגם כאופוזיציה. אני חושב שעשית דבר גדול מאוד מאוד מאוד. עשית דבר חשוב מאוד, דבר שייזכר,

שהמערכת הביורוקרטית הפכה להיות אנושית, הסתכלה על הבן אדם, על הצורך שלו, ולא איך המסגרת נראית ואיך המערכת.

קל לנו מאוד במערכת הביורוקרטית והציבורית לברוח למסגרת ולדברים הגדולים ולא להסתכל, והמשמעות הכי גדולה בחוק הזה זה הדבר הזה, אתה מסתכל על הבן אדם, על הצורך שלו ועל המקום שהוא צריך להיות בו. ועל כך מגיע לך, באמת, גם לך, גם לשר מאיר כהן וגם לאפרת, שעשתה עבודה באמת טובה בוועדה, ולכולם, וגם לאלה שלא התייאשו, כמו אורלי ומרגי, שכנסת אחרי כנסת אומרים עוד פעם ועולים עוד פעם ועוד פעם, אבל בסוף זה חדר פנימה והגיע מישהו ועשה לדבר הזה סוף והביאו חוק טוב

אני חייב לומר לך עוד משהו, שגם לא מוכר לי מהרבה דיונים: אנשי משרד העבודה והרווחה היו קשובים ברמה שאני לא מכיר פה בכנסת לכל הערה ולכל בקשה, לא היה מצב שאתה כל הזמן צריך לנהל סחר-מכר וסגירת דלתות, כמו שעכשיו יש שם למטה, ממש לא. יש בעיה? צריך לפתור אותה, זה על חשבון מישהו אחר?

אפילו הבחור מהאוצר בקושי הצליח להגיד: כן,

אני מסכים. אבל כך היה, ועל כך יישר כוח, ואני שמח על היום הזה שהייתי פה, ואני שמח להיות לקראת סוף מושב עם מעשה כזה נכון.

יישר כוח.

חברת הכנסת לוי, בבקשה.

ההצבעה?

יש ארבעה דוברים לאחר ההצבעה: חברות הכנסת לוי ועטייה, השר מאיר כהן, ואחריו,

השר מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אדבר בקצרה, כי אני רוצה שכל אחד שלקח חלק, תהיה לו הזכות לעלות ולברך. יום היסטורי, וזה לא בגלל פיזור הכנסת, ממש לא. רגע לפני שמכבים את האור בכנסת לכמה חודשים, הצלחנו כולנו להאיר את הבית בניצוצות של תקווה, חמלה ואהבת האדם. זה היה דבר חשוב ביותר. הצלחנו בכל זאת להאיר את הבית הזה אחרי שנה של צעקות. ימין ושמאל, קואליציה ואופוזיציה, כולנו התאחדנו לרגע ואישרנו את חוק הרווחה לאדם

האנשים המיוחדים שלנו, והוכחנו שלמרות המחלוקות, השסע והפלגנות, עדיין נותר בבית הזה

שרואה את האנשים המיוחדים שבינינו. זה חוק חשוב ביותר, שעושה צדק היסטורי עם אנשים עם מוגבלויות, עם האנשים המיוחדים ובני המשפחות שלהם, בני המשפחות, שמלווים אותם בהמון אהבה. לא אגזים אם אומר, חבריי, שזה החוק החשוב ביותר שהעבירה הממשלה הנוכחית, והיא העבירה לא מעט חוקים שהיטיבו עם העם בישראל ועם החברה הישראלית. אף אחד מהם לא יכול להשתוות לחוק זה, שהשינוי שהוא מחולל עבור אותם אנשים ייטיב עימם בכל רגע ורגע, בכל יום ויום. ביום הזה אני אנצור בליבי, וזה נשמע קצת מליצי, אבל אני באמת אנצור בליבי, לא את התפזרות הכנסת אלא את העברת החוק הזה. אזכור את האור ולא את החושך, אקח עימי את המחבר ולא את המפלג, אקח את הברכות ולא את הקללות ואת הפלגנות. תודה ענקית ומיוחדת לאיש שאני איתו עשר שנים, 11 שנים, שמהיום הראשון שנפגשנו אמר: זה החוק של חיי. תודה לך, יאיר לפיד, אני עדיין אגיד "שר החוץ וראש הממשלה החלופי", בעזרת השם, מוחרתיים. תודה, תודה גדולה.

אנשים לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, לא מכירים מנהיגים שהלב שלהם נמצא במקום שהלב שלך נמצא, לא יודעים, לא מכירים את האהבה המיוחדת שאתה מעניק לכל כך הרבה אנשים שתמיד בחברות אחרות נשארים בקרון האחורי. אתה כל הזמן שולח את היד ומביא אותם לקטר. זה מה שאתה עושה היום, לוקח את החבר'ה מהקרון האחורי ושם אותם להיות הקטר של החברה הישראלית. תודה רבה ומיוחדת, אפרת. תודה רבה. כל הברכות לא תוכלנה לתאר את הניהול המקצועי של הוועדה הזאת ואת ההגעה לשלמות ולתמימות דעים. צריך כישרון, ולך יש אותו בשפע. סיגל מורן לא נמצאת כאן, ואנחנו מנחמים את משפחתה, גיסתה נהרגה בנפילה מצוק בסוף השבוע האחרון, וסיגל צופה בנו, והיא הייתה מנוע יוצא מן הכלל, עבדה כל כך קשה, ואני משער שעכשיו היא גם דומעת. מנכ"לית נהדרת. איזה כיף שהיא נמצאת איתי. שיבי פרומן, יקירי, פרח בר יוצא מן הכלל, חכם, תודה רבה על מה שעשית. רביע, יובל, אבי בן זיקרי, צוות משרד הרווחה, ופינדרוס, תודה רבה לך שכאן עלית ושיבחת את האנשים האלה, שלעיתים לא מוארים באור הנכון. תודה רבה לך על מה שאמרת. זה חשוב מאוד. כל חברי הכנסת, שמאל וימין, מרכז, כל הארגונים שצופים בנו עכשיו, חבר הכנסת פינדרוס,

חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תבורכי, חבר הכנסת מרגי, אהבה גדולה,

אורלי, תודה רבה, יקירתי. אנחנו כל כך מתווכחים, אבל הינה, יש רגעים שאלומה של אור מחברת בינינו, אתי עטייה, תודה רבה,

חיים כץ, שלא נמצא כאן, יוראי, טניה ויסמין, שישבו עשר שעות, לא זזו מהכיסא, וכל פעם שהתקשרתי הם ישבו שם, עד לרגע האחרון, חנה גול הנהדרת, עמנואל, האבא של יפתח, וכולכם, תבורכו על הערב הזה, תבורכו על אישור החוק הזה.

שוב אני פונה אליך:

תודה רבה לשר מאיר כהן. השר לפיד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשיצאנו לדרך עם החוק הזה, יעלי הייתה עוד ילדה ועוד גרה בבית. היום היא אישה צעירה שחיה עם החברים שלה בבית לחיים. נולדת לך ילדה, ואחרי שנתיים מאבחנים אותה, ואז כל החיים אתה דואג. זה המצב היסודי שלי, שאני דואג לה. אני פה אז אני דואג לה, אני לא יכול להיות לידה, אני לא יודע לשמור עליה, אולי היא לא יודעת להגיד למישהו שקרה לה משהו, אולי כואב לה משהו ואין לה איך להסביר את זה, ואתה דואג לה כשהולכים לבריכה וילדים מתקרבים אליה, והולכים למסעדה ואתה דואג שהיא לא תגנוב אוכל מאיזה משולחן של אחרים, כי היא לא מבינה את ההבדלים. והיום אני דואג טיפה פחות, עכשיו שהחוק הזה עבר. לא, זה לא יעבור לי, זה המצב היסודי שלי ושל עשרות אלפי משפחות ברחבי מדינת ישראל, התחושה המתמדת של דאגה. יש לך ילד או ילדה ואתה כל הזמן פוחד, אבל טיפה פחות, כי עשינו משהו בעניין. אני רוצה להתחיל את רשימת התודות באופוזיציה. תבורכו ושמשמיים יברכו אתכם. זה כמעט בלתי נתפס, היכולת הזאת שהייתה בבית הזה לשתף פעולה סביב הנושא הזה. זה מה שאמור להיות הבית הזה, המקום שבו עובדים יחד כדי שנדאג פחות. אני מודה לאפרת על העבודה המופלאה שעשית. ומאיר, אחי הבכור,

יעל היא גם הילדה שלך, כי אתה אחי הבכור. ואני מודה לאיווט ליברמן. לא נהוג בחוקים להודות למשרד האוצר ולשר האוצר. הוא התגייס פה לגמרי. לא כל יום מעבירים סכום כזה. אני מודה למטה המיוחדים שלנו. אני אחזור הביתה ואנשק אותה בשם כולכם. תודה רבה. תודה רבה על הדברים המרגשים. אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה שנייה, ולאחר מכן, בקריאה השלישית.

סעיפים 1 45 נתקבלו. שאנשי המחשוב יבדקו את לוח ההצבעות של חבר הכנסת קרעי ונוסיף אותו לפרוטוקול בעד, נוסיף את חבר הכנסת אשר בעד ונוסיף את חבר הכנסת בן צור בעד.

עוד שלושה, 42 בעד, אין מתנגדים. החוק עבר בנוסח הוועדה

אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה השלישית.

בעד, 42, אין מתנגדים, אין נמנעים. החוק עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. בהצלחה לכולם ותודה רבה לעוסקים במלאכה. אני מבקש להזמין את חברת הכנסת לוי, בבקשה. אם אפשר, קצת שקט. ישנם עוד שלושה דוברים.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, חברות הכנסת, השותפים ליוזמה, מרגי, חברת הכנסת אתי עטייה, החברים הנוספים, ומאיר, מאיר היקר, אנחנו אולי נמצאים אופוזיציה וקואליציה, אבל כל כך רב המשותף. בטח. זו הזדמנות טובה להגיד גם ליאיר לפיד שהנושא הזה, בסוף בסוף הוא גם נושא אישי שלו, אבל הוא גם תחום שמייצג כל כך הרבה משפחות שלעיתים האירוע הזה שנופל עליהן, כמו הולדת ילד עם מוגבלות, יש לו השלכות מרחיקות לכת לגבי המשפחה, לגבי התא המשפחתי. פעמים רבות המשפחות נדרשות להתארגן מחדש, לשנות את חייהן לחלוטין, ולצערנו הן הגורם המרכזי הנושא בעול הכלכלי, הנפשי והפיזי הכרוך בטיפול באדם עם מוגבלות. זו הזדמנות טובה להגיד גם לאפרת היקרה תודה רבה. עשית את זה בצורה מהירה ושאפו ענק, כי טוב מאוד שהספקנו. ובאופן הסימבולי הזה, להיות פה עשר שנים אחרי שהנחנו את החוק הזה לראשונה, הייתי בין היוזמות הראשונות, עוד לפני שהייתה הממשלה, והחתמתי את השר מאיר כהן ואת יאיר לפיד בנגזרת הראשונה של החוק הזה, וחברים נוספים וטובים. ומרגי, לפעמים אנחנו זורעים ומשקים ומשתדלים, אז לאורך השנים היו לנו כמה ניצנים, כי הצלחנו להביא תקציבים, אבל להביא את החוק לקריאה השנייה והשלישית בצורה כזאת שתהפוך להיות לא רק אות בספר החוקים שלנו אלא הלכה למעשה, לתת לאותן המשפחות את היכולת ואת הידיעה שלילד יש בית, קורת גג. אני רוצה לספר על דרור זיגרמן. דרור זיגרמן היה גם קונסול. את דרור זיגרמן אני מכירה עוד מהיותי ילדה קטנה. הוא, נולדה לו בת, קוראים לה ערבה, וכאשר הם גילו על האוטיזם, על תפקוד נמוך, אני זוכרת שלאורך כל השנים הדיבור היה: מה ניתן לעשות ואיך לעשות, וזו משפחה חזקה, אבל לפני כעשר שנים הוא נכנס אליי ואמר לי: אורלי,

אחד האבסורדים הגדולים ביותר, אני ואשתי, שתיבדל לחיים ארוכים, כבר לא צעירים, ואנחנו רוצים לדאוג לה. הם הלכו ולקחו משכנתה נוספת כדי לדאוג לדיור בקהילה. אז הוא אמר: אני אולי יודע שלאחר מותי חס וחלילה עדיין יהיה לה גג מעל הראש, אבל תגידי לי,

מה קורה עם אותן משפחות שלא יכולות? חוסר המנוחה של מה יקרה יום אחרי, מה יקרה לאחר שההורים, חלילה, כבר לא יהיו איתנו. אז מאיר, הצעת החוק הזו,

חוץ מזה שהיא מעידה עלינו שאנחנו יודעים לשים רגע בצד את כל המחלוקות, ונורית היקרה, ובאמת, משפחות שאני מלווה לאורך השנים היו בלחץ היסטרי, ואתמול גם ב-01:00 הסתמסתי איתם ואמרו: בבקשה בבקשה שהאופוזיציה לא תעשה פה מלחמה על החוק הזה, ואמרתי להם: אנחנו לא נעשה על החוק הזה. לא רק שאנחנו יוזמים בחוק הזה זו אחת מהבשורות הטובות ביותר, ואם יש משהו סימבולי ונקודה של אור זה שברגעים הנכונים אנחנו יודעים לשתף פעולה. ואני כל כך שמחה, מאיר היקר, שאנחנו נמצאים פה, וגם אני וגם אתה, משני הצדדים של המתרס, אחד בקואליציה ואחד באופוזיציה, ראיתי את הדמעות שלך, חיבקת אותי חיבוק גדול, ואני כולי מתרגשת, ואני כבר לא צעירה, ואני לא ח"כית חדשה, אבל זה אחד הרגעים המרגשים ביותר שהיו לי בחיים הפוליטיים. אני רוצה להגיד תודה לכולם, תודה ענקית לכל מי שלא התייאש לאורך השנים, וגם אם הצלחנו להביא תקציבים,

בפעם שעברה הבאנו כמה מאות מיליונים כדי לטפל בחלק מזה, אבל לא הצלחנו להביא את החקיקה לסופה, עכשיו יהיה להם בית בקהילה, גם יהיו עצמאיים יותר, ונתפור את החליפה בהתאם לילד, בהתאם לבוגר, בהתאם לצרכים האישיים שלו, ולא חליפה אחת לכולם. זו לא מידת סדום. היכולת שלנו להביא את גם העוסקים במלאכה, את כל העמותות, את כל האנשים הפעילים,

לתמוך בדבר הזה זה כמו קריעת ים סוף. אז תודה לכל העוסקים במלאכה. ופינדרוס, אני רוצה להגיד לך שאתה מסמל בעיני את היהודי הטוב, זה שנמצא ולא רק יודע לומר דברים טובים אלא יודע גם לגשר בין עמדות ולהיות במקום הנכון ובזמן הנכון. הלוואי שנרבה לעשות טוב ובעזרת השם נעשה ונצליח. מרגי ואתי היקרים, אנחנו היום עשינו היסטוריה ביחד עם החברים שלנו, ובעזרת השם נעשה עוד דברים טובים ביחד. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עטייה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר חבר הכנסת מאיר כהן, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אני שמחה ונרגשת שהגענו לשלב האחרון של חוק חברתי חשוב מהמעלה הראשונה. למען החוק התאחדו כל סיעות הבית. החוק מביא בשורה חשובה לאנשים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם. החוק מעגן ומסדיר את זכותם של אנשים עם מוגבלויות לחיים שוויוניים בהתאם לעקרונות של חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות ושל אמנת האו"ם. התיקון שהגשתי להצעת החוק עוסק בהבטחת דיור שוויוני בקהילה ומתן סיוע וליווי אישי עבורם. את הצעת החוק שיזמתי אני מנסה לקדם חמש שנים, עוד מהיותי ראש מטה שר העבודה והרווחה, וכעת אני מברכת על המוגמר. מלבד תהליך השלמת החקיקה, מוטל עלינו ליישם את החוק בדרך הראויה ולנצל נכון את התקציבים המגיעים מן הממשלה לצורך ביצוע החוק. תודות לשר העבודה והרווחה לשעבר חבר הכנסת חיים כץ, שיזם את החוק, ולשר הנוכחי, שר הרווחה הביטחון החברתי חבר הכנסת מאיר כהן, קידמת והובלת את החוק הזה להשלמתו. מאיר, זכית במשמרת שלך. אני מברכת על שהשגת תקציב אדיר שנדרש ליישום החוק. תודה ליושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה אפרת רייטן מרום, קידמת את החוק באופן מקצועי בוועדה וריכזת את הפעילות מול כל הגורמים הנוגעים בדבר. מי ייתן ונזכה לחוקק עוד חוקים חברתיים וערכיים כאלה ולמלא את שליחותנו הציבורית באמונה.

חבר הכנסת מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי שר העבודה והרווחה, גברתי יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה, אומנם דיברנו על זה כשהגשנו ביחד את הצעת החוק והצמדנו, אני רוצה לומר בנימה אישית, בקדנציה הזו אמרתי: זו הזדמנות,

בהפקת הלקחים כיו"ר ועדת חינוך ראיתי את המציאות של אותם ילדים מיוחדים הן במערכת החינוך והן מחוץ למסגרת מערכת החינוך, וראיתי יותר ויותר את המשפחות, עם מה הן מתמודדות. וזה להביט בחוסר אונים. סיירתי במוסדות, אתה חסר אונים. אתה רואה שאין כלים. הפערים בין מה שצריך למה שקיים הוא אדיר. אמרתי: נעשה מעשה שכל פרלמנטר עושה.

יאיר לפיד הגיש הצעת חוק, וזוכרים כמה ארגונים קמו עליה? אמרתי: בקדנציה הזו, כשהוא בקואליציה ויש שר אוצר, אני לוקח את הצעת החוק שלו ומגיש אותה כדי להוות טריגר לכל הנושא הזה. לומר לכם שהאמנתי במאה אחוז שזה יעבור?

ואני אומר, מאיר, אצלנו מקובל, אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה.

מגלגלין זכות על ידי זכאי. ואפרת, לך אני רוצה לומר, אומנם הייתי בדיון הראשון ובדיון השני, מאילוצים רפואיים,

אבל צפיתי בדיון, באומנות רבה.

לא פשוט לעבור בין כל הארגונים ולמצוא משהו מאחד, וכנראה יש משהו מיוחד פה,

אני אומר לכם כבעל ניסיון, כמי שחוקק את תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד: אי-אפשר להגיע להסכמות בין כל הארגונים. זה הכול או לא כלום. כנראה מישהו הפיק לקחים, וזו הסיבה שבאתי לומר, מה שאמרתי בתחילה, מאיר. גם חוק החינוך המיוחד יכול היה להצליח אם היה משרד אחראי. משרד החינוך לא, גם אם נלמד עליו זכות, למרות הקשיים האובייקטיביים שלו, זה נפל בתקופה של מערכות בחירות. לא היה מי שיבחן את הפיילוט, לא היה מי שיתקצב את מה שהתחייבנו, לא היה מי שיתקן את מה שידענו שבפיילוט לא יעבוד. וכאן צריך לוודא שהפקידות מסוגלת תחילה וגם רוצה לקדם את זה ולעשות הכול, כי יהיו כאלה בעלי עניין שכנראה יפסיקו לקבל ואוצ'רים. צריך לעשות הכול כדי שהחוק הזה ייצא מהכוח אל הפועל. וזה יום גדול למשפחות, יום גדול לילדים. אנחנו נמשיך לעקוב ונמשיך לסייע כדי שזה יתקיים ויתממש, ולא נשאיר אפילו אגורה אחת בסעיף התקציבי, כי זה יום גדול למשפחות האלה.

תודה רבה לחבר הכנסת מרגי. אנחנו ממשיכים בסדר-היום לסעיף מס' 10. תודה לעוסקים במלאכה,

לשר מאיר כהן, לחברי הכנסת, אופוזיציה, קואליציה, למי שתרם לקידום החוק החשוב הזה. בסדר-היום, סעיף מס' 10, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס'

(תשלומים עבור עובדי הסיעות), התשפ"ב 2022. קיבלה פטור מחובת הנחה. לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת.

אדוני היושב-ראש, אני אוכל לקרוא הודעה לפני כן?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני הצגת הצעת החוק אני אקרא הודעה מהוועדה. בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009, החליטה ועדת הכנסת להקים את הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים. החוק קובע כי הוועדה המשותפת תפעל בעניינים הנוגעים לפעילות רשויות הביטחון ולאבטחת מידע וישיבותיה יהיו חסויות. ועדה זו תפעל נוסף לוועדת הכנסת המשותפת, המורכבת מחברים מוועדת החוקה, הפנים והמדע, שהרכבה כבר נקבע. סעיף 32(א) לחוק קובע כי הוועדה המשותפת תהיה בהרכב הבא: יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, והוא יהיה היושב-ראש, יושב-ראש ועדת הכנסת המשותפת, שני חברי כנסת החברים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה, חברי ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

ועדת הכנסת מציעה לקבוע רק את חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט שיהיו חברים בוועדה המשותפת, כדלקמן:

חבר הכנסת סימון דוידסון, מהאופוזיציה, חבר הכנסת אורי מקלב.

להלן הרכב הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים נכון להיום, וככל שיחולו שינויים שקביעתם אינה נדרשת על ידי ועדת הכנסת, ישתנה הרכבה בהתאם:

חבר הכנסת רם בן ברק, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת גלעד קריב, יושב-ראש ועדת הכנסת המשותפת, מטעם ועדת החוקה, חברי הכנסת סימון דוידסון ואורי מקלב, מחברי ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים, חברי הכנסת צבי האוזר, איתן גינזבורג, יוסי שיין ומיכל רוזין. זו הייתה ההודעה. כעת אני עובר להצעת החוק. אני מתכבד להציג בפני הכנסת לקריאה הראשונה מטעם ועדת הכנסת את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 51) (תשלומים עבור עובדי הסיעות). ההצעה עוסקת בעובדי הסיעות ושכרם, עניין המוסדר מאז שנת 2004 בחוק מימון מפלגות. לפי אותו חוק, חלק מתקציב הכנסת משמש לצורך מימון תשלומים לעובדי הסיעות שהם עובדים של המפלגות או הסיעות ולא עובדים של הכנסת אך חשבות הכנסת אמונה על תשלום שכרם. לפי ההצעה שבפניכם, לא יחול שינוי בסכום הכולל שמקבלות הסיעות בקשר לתשלומים לעובדיהן, והסכום המופיע בהצעה הוא אותו סכום הנקוב בחוק המימון, אך הסכום יעוגן, לצד יתר הוראות החוק, בחוק הכנסת במקום בחוק המימון. העברה זו של ההוראות תבהיר שסכום זה, המשולם מתקציב הכנסת, אינו חלק ממימון המפלגות. עם זאת, וכפי שקבוע כבר היום, מפלגה תוכל להוסיף לשכר מתוך מימון ההוצאות השוטפות שלה. לעיגון הנושא בחוק הכנסת יהיו השלכות נוספות, ובהן: 1. שלילת מימון או קנס המוטלים על סיעות בקשר למימון המפלגות לא יוכלו להשפיע על שכר עובדי הסיעות, 2. חוק מימון מפלגות עוסק רק בסיעות המייצגות מפלגה. התיקון יביא לכך שגם סיעה שנוצרה בעקבות התפלגות תהיה זכאית למימון עבור עובדיה, גם אם אינה מייצגת מפלגה, 3. הוועדה הציבורית לעניין זה תהיה הוועדה הציבורית שקמה לפי פרק ט' לחוק הכנסת, שתפקידה להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת. כך תהיה לה ראייה רחבה לגבי השכר והתשלומים לכל נושאי המשרה והעובדים בתחום הפרלמנטרי, חברי הכנסת, היועצים הפרלמנטריים ועובדי הסיעות.

שבמהלך הדיון בוועדת הכנסת היום הופיעה בפנינו השופטת אילה פרוקצ'יה, יושבת-ראש הוועדה הציבורית לפי חוק מימון מפלגות. היא הביעה את עמדתה, שלפיה המהות של התשלומים מתאימה יותר לחוק מימון מפלגות. סוכם כי עניין זה יישקל שוב בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, וכי בכל מקרה, ככל שיהיו שינויים בסכומים, דבר שאינו נכלל בנוסח המונח בפניכם, הדבר יובא לפתחה של הוועדה הציבורית שלפי חוק הכנסת, כך שיהיה פיקוח ציבורי והדברים לא ייקבעו על ידי חברי הכנסת בלבד. כפי שהינכם רואים בנוסח המונח בפניכם, מדובר בהצעה קצרה, שכן הפירוט הנוגע לסכומים הניתנים לסיעות השונות וההוראות בדבר עבודת עובדי הסיעות מעוגנים היום בכללים ובהוראות שקובע יושב-ראש הכנסת. לפי ההצעה, יושב-ראש הכנסת יהיה מוסמך לקבוע כללים אלו, אך בשונה מהמצב היום, הוא יהיה מחויב לקבל קודם לכן המלצה של הוועדה הציבורית הפועלת לפי חוק הכנסת, וללא ההמלצה לא יוכל להתקין את הכללים או לשנותם. שינוי זה, המחייב את היושב-ראש בקבלת המלצה, בא בעקבות הערות הוועדה הציבורית בראשות השופטת פרוקצ'יה, שלפיה כל הסכומים המשולמים לחברי הכנסת, לסיעות או למפלגות מחייבים שיתוף של ועדה ציבורית. מסיבה זו, ועל מנת לאפשר לוועדה הציבורית ללמוד את הנושא, תחילתו של החוק תהיה לאחר שיושב-ראש הכנסת יקבע כללים חדשים לפי המנגנון האמור.

אזכיר כי בדיון בוועדת הכנסת הודגש כי הרצון לתקן את העניין ודיונים פנימיים סביבו מתקיימים כבר כמה שבועות, ואין להצעה כל קשר להתפתחויות האחרונות בעניין מועד הבחירות.

הצעה זו מביעה את ההערכה הגדולה שיש לכולנו פה כלפי עובדי ומנהלי הסיעות. הצעת החוק המונחת בפניכם אושרה בוועדת הכנסת פה אחד על ידי נציגי הקואליציה והאופוזיציה, ואני מבקש מהכנסת לאשר את ההצעה בקריאה הראשונה ולהחזירה לוועדת הכנסת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת אורבך. אם כן, אנחנו נתחיל בדיון. חבר הכנסת שמחה רוטמן, היחיד שרשום, אינו נמצא. אז אנחנו נעבור להצבעה, חבריי. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 51) (תשלומים עבור עובדי הסיעות),

חושבת לעשות עוד הפעם, לא אמרו "עוברים להצבעה".

אני אמרתי שאני אעבור להצבעה.

אני מתנצל, אבל אנחנו נוסיף לפרוטוקול. תעזוב, חברים, הכול בסדר. הכול בסדר. נוסיף, בבקשה.

אורלי לוי בעד, פטין מולא,

יעקב אשר, בעד, כן?

עלי סלאלחה, בעד.

אני מוסיף אותם לפרוטוקול. אם כן, 27 בעד, נגד, אין, נמנעים, אין. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה, והיא תחזור לדיון בוועדת הכנסת. יש לנו הודעה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, עושה. בזמנו יאיר לפיד הגיש הצעת חוק, וזוכרים כמה ארגונים קמו עליה? אמרתי: בקדנציה הזו, כשהוא בקואליציה ויש שר אוצר,

אני חושבת לעשות עוד הפעם, לא

בעד, פטין מולא, בעד, יעקב אשר, בעד,

לפרוטוקול. אם

מתכבדת להודיעכם, כי

18

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי ההצעות הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת הכנסת תדון בהצעות חוק הבאות: 1. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, פ/1730/24, של חבר הכנסת יריב לוין, 2. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, פ/1456/24, של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, 3. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, פ/1554/24, של חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת, 4. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, פ/1555/24, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת, 5. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, פ/1581/24, של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת, 6. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, פ/1986/24, של חבר הכנסת אלי כהן, 7. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, פ/2140/24, של חברת הכנסת גילה גמליאל, 8. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"ב 2021, פ/2371/24, של חבר הכנסת שלמה קרעי, 9. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"ב 2022, פ/3660/24, של חבר הכנסת יואב קיש, 10. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"ב 2022, פ/4037/24, של חברי הכנסת בועז טופורובסקי ושרן מרים השכל, 11. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"א 2021, פ/1345/24, של חבר הכנסת מוסי רז.

ועדת הכלכלה תדון בהצעת החוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, הגבלות מוסכמות של שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב 2022, פ/3637/24, של חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת. אדוני היושב-ראש, בנימה קצת אישית, אני שמח שלפחות לקראת סוף הכנס ולקראת סוף הקדנציה של הכנסת יש הידברות בין הקואליציה לאופוזיציה. אני מצר שזה לא היה כך בכל תקופת הקדנציה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת. כעת אני שוב מכריז על הפסקה. הודעה על חידוש המליאה תימסר בהמשך.

(הישיבה נפסקה בשעה 23:33 ונתחדשה בשעה 01:34.) רבותיי, אני מחדש את ישיבת הכנסת. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת ניר אורבך,

אני רוצה להציג את החוק.

יש חוק אחר. סגנית המזכיר בודקת. הוגשה רוויזיה, אז בגלל הרוויזיה הוא לא,

סובה. אז שימשוך אותה. הוא לא רוצה. הוא רוצה, אין פסיכולוגים שיכולים? על צ'רנוביל ומטרו. אנחנו

איתן, נגזר עליך להציג פה תמיד פיזורי כנסת, אה? בקביעות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קיבלת עליך עכשיו משימה לנהל את המליאה בשעותיה הקריטיות. נכון.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 104) (צילום בבית המשפט), וכפי שאנחנו מכנים אותו: החוק לשמירת החפות הציבורית, תיקון לחוק בתי המשפט. כלל יסודי, או יסוד, כלל יסוד במשפט הפלילי הישראלי ובליבת המשטר הדמוקרטי הוא שלכל אדם עומדת חזקת החפות. אדם לא אשם כל עוד לא הוכח אחרת. התכלית של הכלל היא שקודם צריך להרשיע את האדם באמצעות ראיות, ולאחר מכן בית המשפט יורה על הענישה שלו. הגבולות של העיקרון המרכזי הזה לפעמים מיטשטשים כשאדם נעצר, מתוך חשד כלשהו לביצוע עבירה, או אפילו מעצר לצורך חקירה. הוא מובא לדיון בבית משפט עוד לפני שהגישו נגדו כתב אישום, אבל הפנים שלו כבר מתועדות על ידי צלמים שנמצאים בבית המשפט ומחכים לו. התמונה הזאת שבה אדם יושב על ספסל הנאשמים כשלצידו ניצבים שוטרים או אנשי מערכת הביטחון, ניתן לומר עליה באמת, תמונה אחת שווה אלף מילים. חזקת החפות העומדת לזכות החשוד בעצם נמחקת באותו מעמד. כשתמונתו ליד השוטרים, כשלפעמים הוא גם אזוק, מופצת בכלי התקשורת ויוצרות לו תדמית של עבריין, הוא כבר נחשב עבריין. גזר דינו הציבורי נחרץ, הוא נחרץ עוד לפני שנשמעה אפילו טענה משפטית אחת באוזני השופט. לא פעם בסופו של התהליך אותם חשודים משוחררים ולא מוגש נגדם כתב אישום, אבל התמונה מתוך אולם בית המשפט על ספסל הנאשמים נשמרת לעד, וכשכותבים את השם שלהם בגוגל, זה מה שמוצאים. השם שלהם מוכתם, ולא בצדק.

ומתח מתמיד בין החובה המוסרית לשמור על כבודו של החשוד לבין זכות הציבור לדעת וחופש העיתונות. הצעת החוק הזאת נועדה להקטין את המתח הזה ולשמור על כבודם של חשודים על ידי תיקון של חוק בתי המשפט. ברירת המחדל שנוגעת לצילום בבית המשפט בחוק היום קובעת שאסור לצלם באולם בית משפט אלא ברשות בית המשפט. למרות האיסור הקבוע והמפורש בחוק, חשודים רבים מצולמים כשהם נכנסים לאולם ובזמן שהם ממתינים לכניסת השופט. זה נוהל ידוע והדוברות של הנהלת בתי המשפט מאשרת לצלמים לצלם. ההצעה שלנו, של קבוצה של חברי כנסת כמעט מכל סיעות הבית, באה לדייק את כלל ברירת המחדל, והיא קובעת שייאסר כל צילום של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום. אישור לצילום יינתן רק מטעמים מיוחדים שיירשמו ובנסיבות מיוחדות ומנומקות של בית המשפט. אם מצא בית המשפט טעם מיוחד לצילום החשוד, הוא צריך לנמק את ההחלטה שלו ולוודא שהוא לא יתועד כשהוא אזוק.

מסקירה בין-לאומית מקיפה מאוד שערכה הלשכה המשפטית של הכנסת לקראת הכנת הצעת החוק הזאת עלה שבכמה מדינות מערביות דמוקרטיות, כמו אנגליה, גרמניה, פינלנד, צרפת, קנדה, באותן מדינות חלות הגבלות על צילום חשודים ועצורים, ובחלקן הוא ממש אסור, בשום חלק של בית המשפט. זו הייתה ההצעה. אני מוצא אותה מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד צודקת, ובעיקר בהיבט של כבוד האדם ומניעת רמיסה והשפלה של אדם חף מפשע לעד. זו הצעת חוק נכונה וטובה. חשוב לי לציין שלהצעה הזאת יש תמיכה מאוד מאוד נרחבת כמעט מכל סיעות הבית, ומצטרפים אליה יחד איתי גם חברי הכנסת יריב לוין ואפרת רייטן מרום וצבי האוזר ומשה ארבל ומירב בן ארי וקרן ברק ושמחה רוטמן ובועז טופורובסקי וענבר בזק, בתמיכה של גבי לסקי וחברי כנסת נוספים שהביעו באוזניי את רצונם לתמוך בהצעה הזאת. היא כמובן גם נתמכת על ידי משרד המשפטים, ואני מאמין שההצעה הזאת תעבור ותתקבל. אם יורשה לי, אדוני, רק לדייק את מה שהיה בוועדת החוקה, שדנה בהצעת חוק לקראת קריאה ראשונה. הדיונים בבתי המשפט בישראל מתנהלים בפומבי ובדלתיים פתוחות, כפי שקבוע בחוק. הציבור רשאי להיות נוכח בדיונים, והמועדים עליהם מתפרסמים בציבור וברבים. ההחלטות בפסקי הדין של בתי המשפט מפורסמות לציבור. אמצעי התקשורת יכולים לדווח על ההליכים המשפטיים שמתנהלים בבתי משפט, וזהו הכלל בדין הקיים. לכלל הרחב הזה יש חריגים, ובהם סעיף 70(ב) לחוק בתי המשפט, שקובע היום: "לא יצלם אדם באולם בית משפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית משפט". מההוראה הזאת, הקיימת כבר היום, לפני שחוקקנו את החוק שלנו, עולה כי ברירת המחדל היא שאסור לצלם באולם בית משפט ואסור לפרסם תמונות מהדיונים, ושצילום ופרסום כאלה ייעשו רק אם בית המשפט התיר זאת, והפרה של ההוראה הזאת על פי סעיף 70(ו) לחוק בתי המשפט הקיים היום היא עבירה פלילית, והעונש עליה הוא שישה חודשי מאסר. למרות כל זה, הפרקטיקה הנוהגת היא שגורמים רבים, בעיקר כלי תקשורת, מצלמים את הנעשה באולם בית משפט עוד לפני שנכנסים השופטים לאולם ולפני שמתחילים הדיונים, ובפרט מצלמים חשודים שמובאים לדיונים בעניינם. התיקון המוצע נועד לחדד את הכלל האוסר צילום בבית משפט ולהבנות את שיקול דעתו של שופט שיתבקש לאשר צילום באולם בית משפט של חשוד שמוחזק במאסר לפני הגשת כתב אישום. הבניה זו נועדה להדגיש את זכויות העצור, ובכלל זה זכותו לשמירה על שמו הטוב, כבודו ופרטיותו, בהתחשב בכך שמדובר בשלב מאוד מוקדם בהליך הפלילי, וייתכן שכלל לא יורשע בביצוע העבירה שבה נחשד ואף לא יוגש נגדו כתב אישום. נבהיר שאין בתיקון המוצע כדי ליצור הסדר שלילי או שינוי של הכלל הקבוע היום בסעיף 70(ב) לחוק בתי המשפט, והוא נועד רק להבנות את שיקול הדעת בהקשר המיוחד של חשוד שמוחזק במעצר ימים. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית תדון ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת באפשרות לקבוע איסור כולל של צילום או פרסום תצלום של עצור או אסיר שנמצא באולם בית משפט וכבול באזיקים, וכן תדון הוועדה באפשרות להחיל את ההסדר המוצע גם על הליכים משפטיים בבתי דין צבאיים מכוח חוק השיפוט הצבאי ובאפשרות להחיל את איסור הפרסום כך שיחול בשטחים נוספים של בית המשפט מלבד אולמות הדיונים. אני מאמין בלב שלם כי בשעה שנלקחה חירותו של אדם, אסור שיילקח גם כבודו, וההצעה הזאת משקפת בדיוק את המצב הזה. גם לחשודים בעבירות חמורות ביותר יש את חזקת החפות, ובתוך חזקת חפות הציבורית והתודעתית חייבים להגן עליהם גם בחוק. זכות הציבור לדעת היא חשובה, אבל כשהיא פוגעת באדם ורומסת את כבודו ואת פרטיותו,

חבריי חברי הכנסת, אני מבקש מכם לתמוך בהצעת החוק הזאת, שזכתה בקריאה הטרומית ברוב מוחלט של 67 חברי כנסת בלי אף מתנגד, ולקדם את ההצעה הזאת עוד לפני שתפוזר הכנסת הנוכחית. תודה רבה, אדוני, על הסבלנות.

אני עובר לרשימת הדוברים, והראשון

לפי הרשימה הוא שמחה רוטמן, אם הוא מעוניין לדבר. אנחנו מעוניינים שהוא ידבר. אם אפשר להקציב לו, לא לא לא, לא מקציבים לי דקות, שלוש. שלא קוצבים. איתן, ממשיכים במקביל. שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, ראשית, ברצוני להודות לחבר הכנסת איתן גינזבורג על הצעת החוק הזאת ועל כך שזיכה אותי להיות מגיש שותף יחד איתו. אני חושב שמדובר בהצעת חוק חשובה מאין כמותה. פעמים רבות שמם של אנשים מוכפש ללא כל סיבה. הם נעצרו ולאחר כמה ימים המשטרה הגיעה למסקנה שאין בחשדות נגדם דבר וחצי דבר. לא מבקשים הארכות מעצר נוספות, לאחר מכן אפילו יכול להיות שהתיק נסגר ולא מחוסר ראיות אלא מהיעדר אשמה, ובכל זאת לאורך ימים ושנים, כאשר תחפש את שמו של האדם בגוגל, מה שאתה תמצא, אתה תמצא את התמונה שלו כאשר הוא יושב על ספסל הנאשמים, יכול להיות אחרי איזה לילה ללא שינה או לילה בבית מעצר. זה יהיה ה-image הציבורי, זאת תהיה התמונה שחרותה בזיכרון הציבורי של אותו אדם, שמעולם לא חטא ולא פשע אלא נחשד במשהו. איסור הפרסום אפילו יותר חשוב בהקשר הזה מאיסור הצילום. איסור הצילום כבר היום קבוע, והדברים האלה עלו גם במסגרת הדיונים בהכנה לקריאה ראשונה,

עוסק בצילומו של אדם, אבל הוא מכסה רק את אולם בית המשפט. ומה קורה במסדרונות בית המשפט?

ועוד ועוד. הצילום לפעמים משמש גם למטרות טובות. לפעמים אתה מזהה שבתוך בית המשפט שמים אדם כאשר הוא כבול, והדבר הזה מנוגד לחוק. אתה רוצה לצלם כדי שתוכל להגיש תלונה, כפי שחלק מחברי הכנסת שלנו פה נוהגים לעשות, להגיש תלונה מדוע האדם נחבל שלא כדין. אם לא תצלם יגידו לך שזה לא קרה,

אם איסור הצילום יהיה נרחב מדי, גם צילומים של הפרות, גם צילומים של סיטואציות שבהן כללים נשברים, צריך למצוא את הדרך לא לאסור את הצילום לגמרי אלא להתיר במקרים מסוימים את הצילום, אבל מה שבעיקר חשוב: לאסור את הפרסום. הפרסום בהקשר הזה הוא הפגיעה המאוד-מאוד משמעותית, בין שהאדם מצולם בתוך בית המשפט,

ובין שבמסדרונות. אני מאוד מאוד מקווה שבמהלך הדיונים אנחנו נצליח אפילו להרחיב את זה מעט,

בית המשפט עצמו אלא אף לזמן החקירה. אנחנו מכירים את התופעה המכוערת מאוד של הפוטו-אופ בכניסה לחדרי החקירות, שהמשטרה מזמנת לפעמים, או שולחת רמזים לכתבי המשטרה,

ואומרת להם: תבואו ביום זה וזה, אנחנו נחקור אדם פלוני,

תצלמו אותו, כמו שהיה בתחקיר על גל הירש, שאמרו לו: תיגש לחלון, כדי שיצלמו אותו. הדבר הזה גם הוא פוגע בזכויות, ואני מקווה שבמהלך ההכנה לקריאה השנייה והשלישית נצליח להכניס גם את ההערות האלה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ,

חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה, חברת הכנסת נירה שפק, חבר הכנסת סימון דוידסון, חברת הכנסת אורית סטרוק, מיכל וולדיגר, בצלאל סמוטריץ'. אבי מעוז, תפדל. כמה דוברים יש עוד, אדוני היושב-ראש, שניים בלבד?

זה חוק קלאסי של כבוד

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גם אני מצטרף לכל התשבחות על החוק הזה. אני רוצה לנצל הזדמנות, אני חושב אחרונה, לתודות, להודות לפני הפיזור על כל הכנסת הזאת. אני חדש בכנסת הזאת,

תודה לסדרנים, תודה למשמר הכנסת, תודה למזכירות הכנסת, תודה לציונה בפרסה, תודה לכל עובדי הכנסת, שאפשרו לנו, חבר כנסת מעוז, תודה לרשמים. תודה לרשמים. תודה לכולם, שאפשרו לנו את עבודתנו. אני מקווה שבתודות האלה לא פגעתי באף אחד שלא הזכרתי. ותודה לכם, חבריי חברי הכנסת.

ותודה ל-40% מחברי הכנסת שלא ישובו לכאן. חבר הכנסת אופיר סופר,

חבר הכנסת איתמר בן גביר, לא כאן. אדוני השר, אתה רוצה להתערב בדיון? הוא לא חייב.

אני לא מאלץ את השר להתערב בדיון, אני פונה אל השר. אני פונה אל השר. אני מאוד מעריך את זה. והשר מאוד מעריך את זה. אני לא רשום לדיבור? אתה לא רשום לדיבור, אבל התבקשתי לרשום אותך לפני חמש דקות. בבקשה, אדוני חבר הכנסת ינון אזולאי. אדוני היושב-ראש, אני מעריך את זה שעשית את זה למעני, אבל בשביל הציבור אני אוותר על זה.

תגיד, אני סתם פניתי אליך? אדוני, אדוני, הכול מחושב. חבר הכנסת טיבי, 50 חברי כנסת לא ישובו לפה? זאת הסטטיסטיקה? 30% 40%. אדוני היושב-ראש, כבוד השר,

אדוני היושב-ראש, תודה רבה שאפשרת לי לדבר.

איתן צריך להגיד תודה שעליתי. יש לך משהו ספציפי שאתה רוצה שאני אגיד? בשבח המציע והיושב-ראש.

אני חושב שהחוק הזה, נשבר פה שיא: חוק טוב שהממשלה לא הביאה אותו בתור הצעה ממשלתית. אנחנו מכירים את זה מקרוב מחוקים שנמצאים ותקועים והצלחנו להביא רק אחרי שזה היה חוק ממשלתי, אז קודם כול שאפו על זה שזה לא חוק ממשלתי, שזה הדבר הטוב הראשון שקרה פה.

ודבר נוסף, איתן, זה באמת חוק של כבוד האדם. אנחנו תמיד אומרים שגם אדם שנמצא בבית משפט, גם אדם שהוא אסיר, יש לו את הכבוד שמגיע לו. לכן אני רוצה לברך אותך על שהחוק הזה, הוא כנראה לא יעבור עכשיו, לפחות תקבל עליו את הדין רציפות. יעבור, יעבור.

אז עוד יותר טוב.

אם יש הסכמה גם לשנייה ושלישית אנחנו שמחים שהחוק הזה יעבור, כי זה עוד חוק טוב, שבאמת מקובל על כולנו. אדוני היושב-ראש, אני מבין שגם אתה תומך בחוק הזה.

והדבר שעכשיו קרה, אתה יודע למה אנחנו נמצאים פה עד השעה 02:00? כי מה קרה?

הגיעו להסכמות. הגיעו להסכמות. מה זה הסכמות? תסביר לצופים. הסכמות זה שיושבים בין קבוצות,

או בין שני אנשים. פה זה שני אנשים שלא בטוח שייצגו את כל הקבוצות, לפי הוויכוח שהיה בוועדת הכנסת לא בטוח, חברת הכנסת שרן השכל, אל תצחקי חזק מדי, מסיבות רפואיות. שרן, כבר הייתה ירידת מים פעם אחת כאן במליאה.

אני אספר לך אחר כך. זאת סודיות רפואית,

אחמד, יש, חכה,

יואב קיש, יואב, חבר הכנסת יואב קיש, אנחנו רואים שהם מביאים לפה הצעות ויש פה חצי שעה חור, תמשיך. יואב קיש, יואב, אנחנו רואים שמביאים פה הצעת חוק שהיא חשובה.

יש משהו כמו עוד כמה דקות שיכולנו להביא עוד שתי הצעות חוק על הדרך. למה לא הבאת לנו אותן?

אני מסביר להם מה קרה. קרה פה שהגענו

הוא שאל מה זה הסכמות, אמרתי: בין שתי קבוצות או בין שני אנשים. לפעמים האנשים לא מייצגים את כל, כדי להסביר לציבור. לא תמיד מייצגים את כל הקבוצות, לפי מה שהיה בוועדת הכנסת, שהתפוצץ שם, אבל היו הסכמות, ולאחר שאחרי ההסכמות האלה היו רוויזיות והסכמות ורוויזיות, ובסופו של דבר הכול היה בסדר. ברגע האחרון איש מישראל ביתנו החליט עוד פעם להגיש רוויזיה על כל ההסכמות. שאלו אותי מה זה. הדבר הוא פשוט: הם עושים אימון לקראת האופוזיציה, ולכן אנחנו נותנים להם,

נותנים להם להתאמן, כי הם הולכים להיות באופוזיציה הרבה זמן, בעזרת השם. אדוני היושב-ראש, שוב פעם תודה רבה. איתן, תודה רבה לך על החוק. אני מקווה שמילאתי לכם עוד שלוש דקות. ינון, אין "שוב פעם"; או "עוד פעם" או "שוב". אתה תגיד לי איך לדבר?

אתה מכיר את המערכון של הגשש "מונה וסופר"? זה היתרון של השעות האלה כשאחמד יושב-ראש. אבל אתה יודע מה?

אתה יודע כמה צופים יש עכשיו, בשעות האלה? המונים. אני ארד מפה ואני אקבל סמ"ס על זה שאנחנו דיברנו. אתה תראה שאנשים צופים פה. כן, כן, מכיר את התופעה. אנשים צופים גם בשעות כאלה, חלק עם נדודי שינה, חלק שבאמת אוהבים אותנו, וחלק שמחכים לראות שסוף-סוף הממשלה הזאת הולכת הביתה,

חברת הכנסת מלינובסקי, בבקשה. עכשיו?

בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני כן רוצה לדבר על המטרו. אנחנו מהבוקר מתעסקים בחוק הזה. החוק הזה הוא בעצם בשורה שעוד לא הייתה למדינת ישראל כמוה. מהבוקר אנחנו שומעים ספינים. בהתחלה אמרו שמי שמתנגד לחוק הזה זה מפלגות חרדיות, ואז כמובן כולם קפצו: החרדים נגד חוק המטרו,

של המריצות מאשר במטרו. חרדים נגד חוק המטרו, זה פורסם בכל כלי התקשורת. היה לי מאוד מעניין לדעת מה הסיפור שם, מי הדליף, מי תדרך, מאיפה זה בא. כי חוק המטרו היה אצלי בוועדה, והשותף להעברת החוק הזה היה חבר הכנסת יעקב אשר, שהוא בין הבודדים שבכלל מבינים מה קורה שם, כי מעברו כראש העיר הוא מבין חוקי תכנון ובנייה ואת כל ההשלכות של הדבר. ואז הלכתי ובדקתי והתברר שאין דבר כזה ולא היה דבר כזה, מפלגות חרדיות לא התנגדו לחוק המטרו. זה ספין אחד גדול. פשוט עשו עליהן סיבוב. נורא מעניין מי עשה את הסיבוב הזה ואת מי זה משרת. אחר כך אמרו: סמוטריץ' מתנגד בגלל שיש נסיעות בשבת. לא היה ולא נברא. יתרה מזו, אני יכולה לגלות שכאשר באוצר ניסו להכניס לחוק המטרו סעיף מיוחד, ספציפי, כדי לאפשר עבודות תשתית בשבת, כי יש דבר כזה שאי-אפשר לעצור מכונה וצריך להמשיך לעבוד 24/7, אני התנגדתי לזה. הדבר הזה לא קיים בחוק. אמרתי: יש סטטוס קוו. אם מישהו רוצה לעבוד בשבת, גם בעבודות כמו מטרו, שיתכבד וילך למשרד הכלכלה ויקבל אישור לעבודות בשבת. אני שמרתי על הסטטוס קוו בחוק הזה, ולא עלה על דעתי לשנות אותו, למרות שהחוק הוא בסדר גודל לאומי והחשוב ביותר שהיה פה בשנים האחרונות. אחר כך אמרו לי שהמשותפת נגד. שוב, אני רוצה לומר לך, המשותפת תתמוך בהצעת החוק של המטרו.

מתברר שגם המשותפת לא נגד. אז אני שואלת את עצמי: את מי זה משרת? מי עשה את הסיבוב הזה על אזרחי ישראל? 24 רשויות, מיליארדים של כסף. אם החוק הזה לא עובר,

תקוע פה במליאה כבר חודשים רבים, זה לא משהו בין רגע, הנזק למשק הוא בין 23 ל-35 מיליארד שקל. ואז התברר לי שיש בחור ברעננה שטרטר את החיים לכולם פה, שיש לו אינטרסים כלכליים ברעננה והוא נגד המטרו.

התברר שהבחור הזה הוא גם חבר ליכוד, השתתף בהפגנות, חבר מקושר לליכוד. ואז התמונה הסתדרה: יש פריימריז בליכוד, אז כנראה זו התשובה. זו התשובה, הליכוד עשה על כולכם פה סיבוב, על החרדים, על סמוטריץ', על הערבים, על המשותפת. יוליה, איך קוראים לו?

אתה יודע יותר טוב ממני. אני לא יודע.

הוא בעצם הוציא את כולכם כשעיר לעזאזל, אשמים בדבר הזה שפוגע באזרחי ישראל, אבל תכלס, האמת מאוד פשוטה.

אני חייב לאכזב אותך, אני מסיימת משפט. האמת מאוד פשוטה: יש בחור ברעננה, חבר ליכוד, שכנראה מחזיק קולות בליכוד והח"כים מהליכוד כנראה צריכים את קרבתו או מבקשים את קרבתו. תודה רבה.

ובזה, זה הסיפור. אז אחרי הפריימריז יהיה מטרו. 166 מיליארד שקל, 24 רשויות, מיליוני אזרחי ישראל, הוציאו את כולכם כמו מטומטמים, ובסוף זה הליכוד והפריימריז. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

לסיכום, אחרי הפריימריז יהיה מטרו. אחרי הפריימריז בליכוד יהיה מטרו.

חבר הכנסת מלכיאלי או יואב קיש, מי?

להעביר. איתן, אפשר לעשות שמית על החוק שלך. תנו לי את התענוג לעשות שמית, עוד אחת, בזה, שלוש דקות, בבקשה. כנסת נכבדה. קודם כול, איפה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי? יוליה, אפשר לדעת מה שם אותו מישהו מהליכוד? אני רוצה לקבל את המתפקדים לפריימריז. אין לי מושג על מי את מדברת.

את חושבת? בבקשה, תגידי שם.

אין לי מושג על מה את מדברת, אבל הינה,

אם הוא כבר רוצה, שיצביע עבורי. אני אגיד לכם בדיוק לגבי המטרו. אל תצחק, יואב, קוראים לו "אתה יודע מצוין". בדיוק.

"אתה יודע מצוין", אני מבקש שתצביע לי בפריימריז. עכשיו אני אגיד לכם בצורה מאוד פשוטה. אני לא רוצה פשוט לעשות לך בושות. אני לא אפגע פה בשם שלך. אני רוצה להגיד לכם בצורה מאוד פשוטה. חוק המטרו זה חוק של משרד האוצר,

שהביא אפס התחשבות בפריפריה. אני רוצה תשלומים שיאריכו את כביש

כשמביאים כזאת, לא אכפת להם,

אני לא רוצה לריב איתה. אני, לא מתאים לי. חברת הכנסת מלינובסקי, בבקשה. תודה, תודה, רבותיי. עכשיו, אתה יודע מה? הצעתי עוד הצעה אחת שאני מוכן,

יש לכם פריימריז בליכוד, אני לא רוצה,

אתה יודע, "איך קוראים לו" הולך להצביע לי ברעננה. לא, "אתה יודע איך". אני רוצה לומר עכשיו, כן.

הם עשו תחנה מיוחדת של המטרו ברעננה, זה עלה 50 מיליון שקלים. לא, אבל רק 150,000 למרתף. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד: אתם רוצים הצעה? הינה הצעה שהצענו, הינה, תקשיבו: אנחנו מוכנים להכניס את המטרו, ושהתאריך כמו שעלה עכשיו בקריאה ראשונה יעלה, תאריך הבחירות יהיה 25 באוקטובר. אתה מפסיד קולות ברעננה. אני מוכן להפסיד את הקולות של "אתה יודע איך קוראים לו" ברעננה בשביל שתאריך הבחירות,

חברים, אני מניח שאתם מבינים איך, תודה רבה. אני לא, אני מבקש, לא נתנו לי לדבר. אבל הם לא נתנו לי לדבר, תן לי לסיים.

שתי דקות, נא לתת לחבר הכנסת קיש לגלות מה שמו של הבחור מרעננה.

כי יודעים איך קוראים לו, אני רוצים שתגידו לי. אבל עכשיו אני שם את זה בצד. אני אומר לכם בצורה הכי פשוטה, תאריך הבחירות חשוב יותר מהמטרו? תאריך הבחירות חשוב. אנחנו רוצים הישג. אם אתם רוצים את המטרו,

הינה, אני מוכן לשכנע ולהגיד שבשביל זה נביא את המטרו. תודה. תודה רבה. ובכן, אני מוכן להפסיד את הקולות של מי שאני לא יודע איך קוראים לו ברעננה. תודה. בזה הרגע ידענו מה הקשר בין תאריך הבחירות למטרו. אבל לא הבנו מאה אחוז. מלכיאלי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני לא מצליח להבין דבר אחד: מה היה כאן ברבע השעה האחרונה? עולה ראש עיריית רעננה לשעבר, מגיש הצעת חוק, ובזמן הזה רוצים לסחוב הצעת חוק אחרת של קיש, שרוצה להרוויח קולות מרעננה, בשביל שמה-שמו מרעננה, בשביל שהמטרו מרעננה לא יעבור. זאת תמצית תורת האדם של יוליה, ראש עיר מרעננה דוחה חבר מרכז מרעננה בשביל שהמטרו לא יעבור ברעננה. ככה אמרה יוליה אחד, מה-שמו. עכשיו, כל זה, רבותיי, מה קורה? כשבדפוס מכינים הצעת חוק להעיף את ההוא מרעננה. בקיצור, יש פה יום שכולו רננה: מעיפים אחד מרעננה, קיש רוצה קולות ממה-שמו מרעננה על ידי חוק של רעננה, וכולנו ברננה. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ.

היושב-ראש, אמרת לי קודם שיש עוד שניים שלא נמצאים. יש חברי כנסת פתחתי את הרשימה הזו. אם תרצה, אני אתן לך. אה, אתה פתחת את הרשימה. אז זה בניגוד להתחייבות שהתחייבת אליי. שלוש דקות, בבקשה.

כנסת נכבדה, דווקא אני שמח לעלות לפה אחרי ההלצה של האופוזיציה, כי אני מרגיש שאני נמצא באיזה לופ שעדיין לא הבנתי את המהות שלו. ישבתי פה עכשיו מאחורי המליאה, ואני לא יודע אם זה בגלל השעה או שחשבתי שאני מדמיין, אבל ראיתי את ראש האופוזיציה משחרר סרטון וקורא לראש הממשלה הבא "מסית". האיש המציא את מכונת ההסתה. האיש שפילג את החברה הישראלית, שהמציא תככים ומזימות על מנת לפלג את העם המדהים הזה, קורא לבן אדם היחיד בבניין הזה שכולם מאמינים בו, שהצליח לאחד את כל המפלגות, כוחות האופל,

של הקואליציה, שבנה פה ממשלה לתפארת, שיקים את הממשלה הבאה, בעזרת השם, בהקדם. ואני שומע שמי שהמציא, מי זה?

את מכונת השקרים וההסתה קורא, מי קרא "כוחות האופל" למפלגות נבחרות בכנסת? מי קרא "כוחות האופל"? אמרתי, אולי זאת השעה, אבל לא, זאת לא השעה. זה כנראה האופוזיציה, שעוד פעם משתנה. אז אזכיר לכם מה שאני אומר לכם תמיד. מי קרא "כוחות האופל" לראשונה בהיסטוריה באופוזיציה?

תתקעו את תקנות איו"ש, ותתקעו עכשיו גם את המטרו, ותתקעו את מדינת ישראל, ותמשיכו לפלג ותמשיכו לשקר, ויאיר לפיד יהיה ראש הממשלה הבא. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. הודעה, סטנה שוואיה. אנחנו מסיתים, לגיטימי לחלוטין. פעם ראשונה בהיסטוריה קראו "כוחות האופל" לאופוזיציה.

הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-וארבע, התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת מוסי רז, סמי אבו שחאדה, יצחק פינדרוס, מיכאל מלכיאלי, איימן עודה, יריב לוין,

גילה גמליאל, שלמה קרעי, בועז טופורובסקי וקבוצת חברי הכנסת.

האם אני יכול לבקש משלושת האחרונים שנרשמו לוותר על זכות הדיבור? רם, מוותר, יוראי, מוותר, פינדרוס, מוותר.

אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. נא לשבת. תצביעו. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 104) (צילום בבית המשפט), התשפ"ב 2022, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

דבר זה הוחלט גם לאחר שהוועדה שמעה את עמדת מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית. אבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה ולהחזירה לוועדת הכנסת לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה.

האם מישהו מהיוזמים רוצה לדבר? לא, לא. חלאס. אוקיי, אין דוברים. אפשר לדבר, אבל אף אחד לא נרשם. היא לא נותנת לנו. היא אומרת שאי-אפשר לדבר.

רשימת הדוברים

האם נרשמו דוברים לדיבור? אנחנו מבקשים להירשם. זאת עכשיו בקשה חדשה. היא אומרת ככה: קודם אתה צריך להקריא את רשימת המציעים,

לכן ביקשתי. האם יש מישהו מהמציעים שרוצים לדבר, אמרו לי לא. אמרו לי לא.

בשביל מה? חמש דקות, נאום פרידה. יש חברי, הינה, עכשיו אורית, יהיה קצר. מי נרשם? הם לא רוצים. אני אמרתי: יוזמים, הם לא רוצים. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. לא הייתה סגורה,

היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת, פיזור הכנסת הנמהר הזה שאתם דוהרים אליו הוא מיותר וחסר אחריות. אתם גוררים את מדינת ישראל בכוח לבחירות בעיצומו של משבר כלכלי גדול וגוזרים עלינו קיפאון, ועל אזרחי ישראל, סבל ועליות מחירים. הימין הוא הרוב בעם, הוא הרוב בכנסת, וזה רק בגלל אנשים קטנים שלא מצליחים לשים את המשקעים והיריבויות והעלבונות והכעסים, ונגררים אחרי אופורטוניסט, גדול האופורטוניסטים בכנסת הזו, שרק רוצה להיכנס לבלפור לכמה חודשים. זה שהטיף לנו במשך שנה שלמה שאסור ללכת לבחירות חמישיות, אלה שנימקו בצורך למנוע בחירות חמישיות את הפרת ההבטחות הסיטונאית, את העריקה מהבוחרים, וההבטחות והערכים והשותפים והדרך, דוהרים עכשיו בכוח, רק כדי שחס וחלילה לא נספיק להרכיב ממשלה לאומית טובה, אחרת, בכנסת הזו, ונימנע מבחירות. אפשר עוד לעצור את זה עד יום רביעי בחצות, אם רק אנשים ישימו את טובת מדינת ישראל ואזרחיה ויזכרו שבאנו לעבוד אצל הציבור ולא אצל עצמנו. אבל אם תגזרו עלינו ללכת לבחירות האלה, אז הם יהיו שחר של יום חדש. ואני רוצה,

בתוך התהליך הזה של פיזור הכנסת, קודם כול להודות מאוד מאוד לשותפיי בנבחרת, אני חושב, הטובה ביותר בכנסת הזו, הציונות הדתית. אני רוצה להודות לכל שותפיי ראשי המפלגות, יואב, באמת, כל החברים הטובים למחנה הלאומי. אני חושב שהוכחנו בשנה האחרונה אחדות גדולה,

הוכחנו יכולת עבודה, ניהלנו מאבק עיקש והבאנו להפלתה של הממשלה הנוראה הזו, שנשענה על תומכי טרור והסבה נזקים כמעט בכל היבט במדינת ישראל. ואני אומר לכם שזה שחר של יום חדש, מכיוון שהמחנה הלאומי המגובש הזה יסתובב עכשיו מעיר לעיר ומכפר לכפר בחודשים הקרובים, ירים את הראש, יזקוף את הקומה, יחזיר את התקווה לאזרחי ישראל שאפשר לתקן.

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, וראינו בממשלה הזו עד כמה אפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. מדינת ישראל היא המקום הטוב ביותר לכל יהודי העולם לחיות בו, ואפשר להפוך אותו למקום טוב עוד הרבה יותר. אפשר וצריך להפוך את מדינת ישראל ליהודית יותר, לציונית יותר, למחוברת לזהותה ולערכיה, למחויבת להתיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל, לרגישה יותר חברתית, לטובה יותר כלכלית, אפשר לתקן את מערכת המשפט, אפשר לתקן את סוגיית המשילות, אפשר לתקן את הריבונות,

אפשר לתקן את הביטחון האישי. אחרי הרבה יותר מדי זמן שהציבור הישראלי מאס בפוליטיקה, תודה רבה. כן. כי אם פוליטיקה זה שקרים ותככים והונאות ורמאויות ועניינים אישיים,

אפשר ללמד שיש פוליטיקה של דרך, של מחויבות,

של מילה,

מה שהממשלה הזו דרסה עד דק, עד עפר.

ואת הבשורה הגדולה הזאת אנחנו נפיץ לאזרחי ישראל, ובעזרת השם נקבל מהם מנדט גדול,

לממשלה יהודית, לאומית, ציונית, טובה לישראל.

חבר הכנסת יואב קיש. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא הולך להאריך. אני רוצה להגיד שלמרות שכולנו הולכים פה לקמפיין בחירות, ושמעתי חברים פה מהצד ההוא ומהצד הזה שעולים ואומרים, אני חושב שהיום קודם כול אני רוצה לברך את השר מאיר כהן, על חוק בעלי מוגבלויות שעבר פה בקריאה שנייה ושלישית, וגם את ראש ממשלת המעבר המיועד יאיר לפיד. אני חושב שגם העבודה שעשינו פה על החוקים ביחד,

בועז, העבודה שעשינו על החוקים ביחד, שלא הייתה פשוטה, אני חושב שבסוף אפשר לברך על סיכומים בין קואליציה לאופוזיציה עם לילה מאוד מתוח ולא פשוט. אנחנו הולכים לריב בבחירות, אבל אני אומר לכם, לכולכם, אנחנו עם אחד. אנחנו צריכים לנצח בשביל העם שלנו.

מדינת ישראל, מדינה יהודית, הבית של העם היהודי, בעיני זה הדבר הכי חשוב. גם האחדות שלנו. אני חושב

וכן, כל אחד יעשה את הקרב שלו,

תמה רשימת הדוברים.

קראתי לך ראשונה, חברת הכנסת סטרוק. קראתי לך או לא קראתי לך? לא אמרת לי שהחלפתן.

היא אומרת שהיא התחלפה. לילה טוב, חבריי חברי הכנסת. אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי לומר תודה, תודה בשם כל האופוזיציה קודם כול לחברינו יריב לוין, שלא נמצא כאן, אבל אנחנו נמצאים בערב הזה במידה רבה וגדולה בזכותו. אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה, מעריכים מאוד את כל פועלו לאורך כל השנה הקשה הזו, ובזכותו במידה רבה, כמובן בזכות כל אחד ואחד מאיתנו, הגענו עד הלום. זה דבר ראשון. אני רוצה לומר תודה גדולה מעומק הלב לידידי ושותפי לשדולת ארץ ישראל וגם למי שהוביל את האופוזיציה בלילה באמת מתוח ולא פשוט זה, אני חושבת שאני אומרת את זה בשם כולנו, יואב קיש. אין עליך בעולם. ממש תודה רבה רבה רבה בשם כולנו. ואני רוצה להזכיר לכולנו שבערב המיוחד הזה, ערב ראש חודש תמוז, ערב ראש חודש תמוז זה התאריך, חבריי, שבו יצאו לדרך המרגלים. המרגלים יצאו לתור את הארץ בערב ראש חודש תמוז. איך אנחנו יודעים את זה? כי אחרי 40 יום, כשהם חזרו, זה היה תשעה באב. והמסע הזה לתור את הארץ גזר על אבותינו 40 שנה במדבר בלי להיכנס לארץ. והינה, אנחנו זכינו לא אחרי 40 שנה, אחרי כמעט אלפיים שנות גלות, זכינו לחזור לארץ כדי להקים בה מחדש את המדינה של העם היהודי. את המדינה של העם היהודי. זכינו לחזור לארץ כדי להקים פה מחדש את חזון כל הדורות, שהתגעגענו אליו וכספנו אליו. זכינו במה שלא זכו אבותינו במדבר. ואנחנו מלאים תודה ומלאים תחושת מחויבות גדולה כלפי כל הדורות שמאחורינו, שחלמו על הרגע הזה, על השנים האלה שאנחנו זוכים להן. השנה האחרונה הזו הייתה שנה קשה בהיבט הזה, כי זו הייתה שנה, כמו שאמר חברנו ניר אורבך, הייתה שנה של ניסוי שברוך השם, רבים מודים שהוא נכשל. הניסוי להקים פה מדינה שהיא לא מדינת העם היהודי, מדינת שני לאומיה,

ברוך השם, נכשל. זה מאחורינו. פנינו קדימה, להמשיך בהקמת מדינת ישראל, מדינת העם היהודי,

בארץ ישראל.

ובכן, רבותיי, תמה רשימת הדוברים. ואנחנו עוברים להצבעה.

בעד, 50, אין מתנגדים, אין נמנעים. חבר הכנסת,

בטעות אצל גלית דיסטל. הוא הצביע בטעות במקום גלית דיסטל. חבר הכנסת בן גביר? בעד, נרשם בפרוטוקול, חבר הכנסת פינדרוס? בעד, נרשם בפרוטוקול. סמי, (אומר בערבית:

חברת הכנסת עאידה תומא, בעד, לפרוטוקול. אני מודיע על הפסקה בישיבה. תבוא הודעה על מועד חידוש,

סוכם מחר ב-12:00?

הישיבה תתחדש מחר בשעה 12:00. תודה רבה. היום ב-12:00, רבותיי. תודה רבה. היום ב-12:00, ולכן אנחנו יוצאים להפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 02:29 ונתחדשה בשעה 15:10.) צוהריים טובים. אני מחדש את ישיבת

הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 65) (החזר דמי נסיעה באמבולנס לחולה סיעודי ובעד חולה שנפטר), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת חוה אתי עטייה, אורית מלכה סטרוק ואבי דיכטר, הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון מס' 3) (המרכז הלאומי לרפואה משפטית), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת ווליד טאהא, מנסור עבאס ומאזן גנאים.

אנחנו עוברים להנמקת ערעורים של חברי הכנסת על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א 2021. ההודעה כבר נמסרה. אנחנו מתחילים עם ראשון חברי הכנסת שמנמקים את הערעור, חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

דקות. אדוני, תודה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, זה מסוג החוקים שעושים בהם מחטפים ביום האחרון או ביום הלפני-אחרון לפני פיזור הכנסת הזאת. מדובר בהצעת חוק מאוד מאוד מאוד מסוכנת, אדוני היושב-ראש, כי אני מזכיר לכולם שבג"ץ שטח המחיה שאנחנו מדברים עליו, שהוא נשוא הודעת הממשלה, מדבר על כך שהשב"ס, המשטרה ומשרד ביטחון הפנים ידאגו לכך שכל אסיר ושכל עצור, חבריי חברי הכנסת טיבי, סמי אבו שחאדה ועופר כסיף, בג"ץ שטח המחיה קבע שכל אסיר וכל עצור יקבל את המינימום, המינימום, של 4.5 מ"ר, שזה כולל שירותים ומקלחת. 4.5 מ"ר. עד היום, למרות שבג"ץ פסק את זה לפני שנים, מדינת ישראל מפירה באופן גס, בצורה בוטה, את החלטת בג"ץ, מבזה את בית המשפט העליון, וכל שנה מגישה הארכה, עוד הארכה ועוד הארכה, כי אומרים: אנחנו הולכים לבנות עוד בית כלא במג'ידו. אבל בינתיים, אמרתי, הם אומרים, הגענו ל-4 מ"ר,

אבל איך הגיעו ל-4 מ"ר אם לא בנו אף בית כלא עד היום? אז מה המתכון, עופר? אתה יודע מה זה, עיר אוהלים בקציעות.

אני חושב שכאשר בג"ץ דיבר על שטח המחיה, הבג"ץ חל גם על אסירים ביטחוניים, גם על אסירים פליליים וגם על מתקני השב"כ. החוק הזה היום בא להחריג את מתקני השב"כ, שאנחנו אומרים ששם עושים דברים נוראיים, במרתפי השב"כ ובמתקני השב"כ. לא צריך להחריג, לכן צריך להתנגד ולהפיל את החוק. תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אין חברי כנסת מסיעות הבית, אוקיי.

אוקיי. אז אנחנו עוברים להצבעה על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי). נא להצביע. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (שטח מחיה במתקני

אני שמחה להציג את הצעת החוק הראשונה על סדר-היום, הצעת חוק לפיטורי מורים שלמעשה הוגש נגדם כתב אישום בגין עבירות מין, הטרדות מיניות, תקיפות מיניות ועבירות אלימות. אני לא יודעת אם את הצעת החוק הזאת, אתם יודעים, האמת היא שאני קצת מתביישת שאנחנו צריכים הצעת חוק כזאת ושהדבר הזה לא פשוט מובן מאליו. איך יכול להיות שעד היום מורה, מחנך, מי שאמור להיות האדם שלמעשה מגדל, מטפח ומעצים את אותו דור צעיר, אנחנו,

מפקידים בידיו את הדבר היקר לנו מכול, וברגע שאותו מורה מעל בתפקידו ותקף את הילד תקיפה מינית או באלימות, באות, בתוך הוועדה, בדיונים שקיימנו, אותן רשויות ואומרות: אין לנו את הכלים לפטר את המורה הזה. המצב הזה הוא פשוט אבסורד, ולכן הבאתי את הצעת החוק הזאת, שקובעת שבמקרים שבהם הייתה תקיפה מינית או תקיפה באלימות, משרד החינוך ונציבות שירות המדינה יוכלו לפטר את אותו מורה שפגע פגיעה כל כך קשה בילדים האלה. צריך להבין שהמצב היום כל כך אבסורדי, שלפעמים אותם תלמידים שעברו את החוויה הקשה מכול, ששברה אותם, שהשיקום ממנה ייקח שנים, אם בכלל, חוזרים יום לאחר מכן לתוך מערכת החינוך והם פוגשים את אותו מורה שתקף אותם. איך אנחנו מסוגלים להביא את הילדים למצב כזה? איזו טראומה נוספת למעשה המערכת מעבירה אותם? אנחנו היום מעבירים את החוק בקריאה ראשונה, ואני מקווה שנספיק להגיע גם לקריאה שנייה ושלישית, משום שהצעת החוק הזאת היא קריטית, היא קריטית לנפשם של הילדים כדי שאנחנו נוכל להגן עליהם,

שהיום אין לה את הכלים לפטר את אותם מורים בגלל הסכמים כאלה ואחרים, היא קריטית למעשה לכולנו. אז בנימת ההסכמות האלה, אני קוראת לכולם, לכל חברי הכנסת, לבוא ולהצביע בעד הצעת החוק. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת שרן השכל. לא נרשמו דוברים, ואני נועל את רשימת הדוברים. כן, אפשר, אני

יש תגובה? אז חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת,

לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הארכת השעיה של עובד המדינה ופיטורים של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הארכת השעיה של עובד המדינה ופיטורים של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022, לוועדת החינוך,

והספורט התקבלה. עשרה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק מתקבלת בקריאה ראשונה ועוברת להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החינוך, התרבות והספורט. אנחנו עוברים להצעת חוק הספורט (תיקון מס' 17) (זכויות ספורטאי

היו לך עוד כמה.

ולצערי לא הגענו איתם להסכמות. עשר דקות, גברתי. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, שעליה עבדתי בשיתוף פעולה עם חבר הכנסת סימון דוידסון, שגם נמצא כאן במליאה, למעשה מסייעת למשפחות רבות, או יותר נכון לילדים רבים, שעד היום, במצבים שבהם אם הם היו צריכים לעבור דירה או למקום אחר או רצו לעבור קבוצה, הם היו צריכים לשלם קנס של לפעמים עשרות אלפי שקלים רק כדי להמשיך לעסוק בדבר שאותו הם אוהבים יותר מכול, כדורגל, כדורסל,

אנחנו בוועדת החינוך, התרבות והספורט כל כך מנסים לעודד את הדור הצעיר לבוא ולעסוק בספורט, באיזשהו סוג של משחק קבוצתי, משותף, ביחד, שמלמד על אחריות, על מסירות, על אחווה, כל כך הרבה ערכים חשובים, מנסים לעודד את זה יום אחרי יום. והינה הגיעו אליי ולוועדת המשנה שחבר הכנסת סימון דוידסון עומד בראשה לא מעט תלונות מקרב הורים שונים על סוג של, הייתי אומרת, נקמנות אישית, שבה קונסים את אותם שחקנים צעירים שבסך הכול רצו לעבור קבוצה או שעברו לעיר מגורים חדשה, ולא מאפשרים להם את המעבר הזה, אומרים לאותם הורים שהם צריכים לשלם סכום אדיר, שלרובם אין את היכולת לשלם אותו, או למעשה משעים אותו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. המצב האבסורדי הזה למעשה מייצר מצב שבו המועדונים מונעים מאותו ילד במשך תקופה ארוכה את הדבר האהוב עליו מכול, את הדבר שלפעמים, אתם יודעים, אם זה בשכונות מצוקה או ילדים במצב סוציו-אקונומי נמוך, זה לפעמים הדבר היחיד שמחזיק אותם, שהם נהנים ממנו, שהם מגיעים אליו פעמיים, שלוש בשבוע בשביל לפרוק את הכול, בשביל ללמוד ערכים, בשביל להשאיר אותם בסוג של מסגרת מסוימת, ולמעשה, המצב הקיים היום מונע מהם לעשות את זה. לא יכול להיות שבגלל איזה סוג של וטו כזה או אחר לא נאפשר לילדים את הדבר האהוב עליהם מכול, שבטח אנחנו כמדינה מנסים לעודד אותו. הצעת החוק הזאת מורכבת וכמובן שהיו לה לא מעט מתנגדים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להודות לשר התרבות והספורט, שקיבל החלטה לא פשוטה והסכים לבוא ביחד ולראות איך אנחנו פותרים את המצב האבסורדי הזה ומאפשרים לילדים בכל מצב סוציו-אקונומי שבו הם נמצאים,

צפונים, דרומים וכו' לאפשר להם,

בואו נשמור קצת על השקט. מאפשרים להם להמשיך באותה פעילות ספורטיבית שאותה הם כל כך אוהבים בלי אותו קנס של עשרות אלפי שקלים לפעמים. אז אני רוצה להודות לכל השותפים בהצעת החוק הזאת, ואני קוראת לכולם להצביע בעד. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת שרן השכל. אין דוברים בהצעת החוק. אנחנו עוברים ישירות להצבעה. נא לשבת. אנחנו הולכים לפי הקצב של שרן. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 17) (זכויות ספורטאי קטין), בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הספורט (תיקון מס'

יש טעות, מי טעה בהצבעה? אוקיי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין הצביעה בטעות בעמדתו של חבר הכנסת שיקלי, אבל היא הצביעה בעד. 24 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק מתקבלת ועוברת להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החינוך התרבות והספורט. אנחנו עוברים להצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 53) (תשלום שכר לעובד שאינו תושב הרשות המקומית), התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת,

עשר דקות, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לצערי, נראה שבשעות או בימים הקרובים אנחנו נצא למערכת בחירות חמישית בתוך פחות מארבע שנים. אנחנו חווים את זה היום במרתון החקיקה ובדיונים בוועדות, את זה שאנחנו שוב הולכים להיכנס לצערנו לתקופה של שיתוק מסוים. אני חושבת שרבים מהנוכחים במליאה כעת עשו כל מאמץ כדי למנוע את זה, אך משהוכרע שהולכים לבחירות, אני אנצל את הבמה הזאת להודות לראש הממשלה, ככל הנראה היוצא, נפתלי בנט, על השנה שלו בתפקיד, ולאחל איחולי הצלחה לראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, ככל הנראה, חבר הכנסת יאיר לפיד, שיהיה ראש הממשלה של כולנו, והצלחתו הצלחתנו והצלחת המדינה. זכיתי וכנראה אספיק עוד להעביר היום הצעת חוק אחת בקריאה ראשונה, הצעת חוק שעוסקת בשכר ביום הבחירות לרשויות המקומיות. הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו בחודש אוקטובר בשנת 2023, בעוד שנה וכמה חודשים. אנחנו כולנו נעודד את האזרחים והאזרחיות לצאת ולממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות. עם זאת, מדובר ביום שבתון בשכר, שמהווה נטל גדול על המשק הישראלי, בעיקר על עסקים קטנים ובינוניים. על מנת לאפשר את הזכות הדמוקרטית לכל אזרח, אנחנו כמובן נמשיך ונעודד את האזרחים להתפנות ביום הזה, להצביע, ולא לפגוע בזכויות שלהם ובשכר.

יש עובדים שאינם ישראלים ואינם זכאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות, כמו עובדי סיעוד שעובדים במשפחות, תארו לכם משפחה שצריכה ביום הבחירות להוציא כסף נוסף על טיפול בבן המשפחה היקר לה,

הסיעודי, או לחלופין עובדי האדמה, החקלאים, שצריכים להמשיך ולעבד את האדמה ביום הזה, לחלוב את הפרות, לאסוף ביצים, לעבוד בשדה, וצריכים ביום בחירות לשלם שכר נוסף לעובדים שפעמים רבות הם אינם ישראלים וגם כך אינם רשומים בפנקס הבוחרים ואינם זכאים להצביע, ולכן אין לנו שום צורך לעודד אותם לממש את זכותם הדמוקרטית. החוק הזה בא להסדיר את המצב הזה ולהגיד שעובדים שאינם רשומים בספר הבוחרים של אותה רשות מקומית לא יקבלו את השכר הנוסף של יום שבתון הבחירות. כל זאת, לצד זה שנמשיך ונדאג לזכויות הסוציאליות של כל העובדים בישראל, גם האזרחים הישראלים וגם אלה שאינם כאלה, במסלולים האחרים, של ימי חופשה, של תנאי עבודה נאותים. יום השבתון בשכר יחול רק על מי שרשום בספר הבוחרים של הרשות המקומית שבה מתקיימות הבחירות, ובשנת 2023 זה יהיה כמעט כל הרשויות המקומיות בישראל. אני מבקשת מכל החברים להצביע בעד הצעת החוק הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, חברת הכנסת יעל רון בן משה. אין רשימת דוברים. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 53) (תשלום שכר לעובד שאינו תושב הרשות המקומית), התשפ"ב 2022, בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 53) (תשלום שכר לעובד שאינו תושב הרשות המקומית),

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 28 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק מתקבלת בקריאה ראשונה ומועברת להכנה בוועדת החוקה, חוק ומשפט לקריאה שנייה ושלישית. חברי וחברות הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים היום, יום שלישי כ"ט בסיוון התשפ"ב, שנייה,

תירגעו. הישיבה

יום שלישי כ"ט בסיוון התשפ"ב,

בשעה 16:00.